בוקר טוב. בבקשה לשבת, לשמור על השקט. היום יום רביעי, ה' בניסן התשפ"ב, 6 באפריל 2022. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. בבקשה, שקט בצד שמאל. אני רוצה להגיד לכם, זה לא כמו בתאים, כשאתם מדברים מהמושבים אנחנו שומעים את הרעש בכל האולם, אז בבקשה לשמור על השקט.

חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, בשבועות האחרונים חווינו בישראל כמה אירועי טרור כואבים, ואנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע שובר גלים לסיכול גל הטרור. ראינו אזרחים אמיצים שחותרים למגע ומנטרלים מחבלים, וראינו שוטרים, יהודים וערבים, חיילי צה"ל, שמסכנים את חייהם, נכנסים לקו האש ואף משלמים בחייהם כדי להציל אחרים.

ובשם הכנסת, אני מבקש להצדיע לגיבורים הללו שהצילו חיים. אני מבקש שנזכור אותם ואת עשרות אלפי חיילי צה"ל, השוטרות והשוטרים, שעושים לילות כימים למען שמירת הסדר הציבורי והביטחון. אני רוצה שנזכור גם בימים שקטים אלה, כשהמשטרה זוכה לביקורת נוקבת, לא לשפוך את התינוק עם המים, כי אין לנו משטרה אחרת. משטרת ישראל היא משטרה קטנה ביחס למשימות שמונחות לפתחה, ואנשיה עושים הכול כדי לעמוד בהן. בהזדמנות הזו אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים והלוחמים שנפלו ולאחל החלמה מהירה ומלאה לפצועים. תודה רבה. הודעה למזכיר הכנסת. זו הישיבה הראשונה של מזכיר הכנסת הנבחר. בשמי ובשם הכנסת אני מאחל לך הצלחה.

תודה, אדוני היושב-ראש. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מזכר ההבנות בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ממלכת בחריין בדבר שיתוף פעולה בתחום הסביבה ושינוי האקלים. נוסח הארכת ההסכם בין ישות האו"ם לשוויון מגדרי והעצמת נשים לבין ממשלת ישראל.

תודה רבה. ובכן, הצעות לסדר-היום בנושאים הבאים. הנושא הראשון: גל טרור רצחני שוטף את רחובות ישראל, והממשלה לא עושה דבר,

ראשון המנמקים, חבר הכנסת בנימין נתניהו. אחריו, שלמה קרעי. לכל אחד מהמציעים עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

בחג הפסח אנחנו חוגגים את יציאת ישראל ממצרים לארץ המובטחת. היום אנחנו שמחים מסיבה דומה, ומברכים את חברת הכנסת עידית סילמן על כך שקיבלה את ההחלטה הנכונה. כולנו מקבלים אותה בחיבוק חם ובזרועות פתוחות. עידית שבה הביתה, לימין האמיתי, למחנה הלאומי. צריך לומר את הדברים כהווייתם: יש היום בישראל ממשלה חלשה ורופסת. ימיה ספורים. אני קורא מכאן לחברות וחברים נוספים בקואליציה שליבם במקום הנכון: אנחנו מחכים לכם, נקבל אתכם בכבוד, נקבל אתכם בהערכה. אתם יכולים לקנות את עולמכם בהחלטה אחת, שתציל את מדינת ישראל מממשלת החולשה. קבלו את ההחלטה הנכונה הזאת עוד היום, הצטרפו לעידית, הצטרפו אלינו. חזרו הביתה, ויחד נקים ממשלה לאומית חזקה, ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל, ליהודים ולערבים, לדתיים ולחילונים, חרדים ומסורתיים, לכולם, בלי יוצא מן הכלל. נקים ממשלה שתנצח את הטרור, תבלום את הגרעין האיראני, תוריד את המיסים שהממשלה הזאת העלתה, תילחם בפשיעה ובאלימות ביישובים הערביים ותדאג לשלב את כל אזרחי ישראל בסיפור ההצלחה הישראלי.

אנחנו התכנסנו כאן היום לדיון מיוחד בעניין המאבק בטרור.

אני מבקש לשלוח תנחומים ל-11 משפחות הנרצחים בפיגועי הטרור בשבועיים האחרונים. בשבוע שעבר ביקרתי את משפחותיהם של הקורבנות, חלק מהקורבנות,

אבישי דוד יחזקאל, יעקב שלום, שיראל אבוקרט, אביר חורי ויזן פלאח. כל משפחות הנרצחים הן משפחות נפלאות, משפחות חזקות, משפחות מרשימות, משפחות שגידלו בנים ובנות נפלאים, שחלקם שילמו בחייהם כדי להציל חיים של רבים. זה כל ההבדל ביננו לבין שונאינו, אנחנו מקדשים את החיים והם מקדשים את המוות, ואהבת החיים שלנו היא זו שתנצח. אני מבקש גם למסור איחולי החלמה לפצועים, וביניהם לוחמי ימ"מ שסיכנו את חייהם וסיכלו פיגוע קשה. כמדינה חפצת חיים אנחנו חייבים להחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל, ויש רק דרך אחת לעשות זאת: לשלוח את הממשלה החלשה הזאת מהר הביתה. אני אומר לממשלת החולשה והרפיסות: לכו הביתה. ואני קורא כאן, שוב, לחברות ולחברים שעדיין נמצאים בקואליציה החלשה הזאת: חזרו הביתה, עשו את המעשה הנכון עבור המדינה שלנו, עבור כל אזרחינו. ביחד נחזיר את ישראל למסלול של הצלחה,

ביטחון ושלום.

תודה רבה לחבר הכנסת נתניהו. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. מכובדי ראש הממשלה בעבר ובעתיד,

בנימין נתניהו, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זהו יום היסטורי לעם ישראל, יום נפילתה של הממשלה האנטי-יהודית והאנטי-ציונית המסוכנת ביותר שקמה במדינת ישראל. "אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו".

על כך שנתת יד לפגוע בשורשי היהדות, שזלזלת במאבק של חברת הכנסת סילמן על הזהות היהודית, לא תהיה לך תקומה. המערכה עדיין בעיצומה. הנאום הזה מוקדש לחברים של עידית, לאלו שיש סיכוי שרוח אלוהים תתחיל לפעם בהם בין עקיצות הצרעה של עוכרי ישראל את היהדות לבין אש השאול של הטרור האסלאמי, כמו שכתוב על שמשון הגיבור: "ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל". מחנה דן הוא המחנה הלאומי באופוזיציה, שעומד עכשיו על ד"ן מנדטים. חברים יקרים, לאחר הפיגועים הקשים שעברנו, לצערנו, לאחרונה עדיין נשמעים קולות לא מעטים להוקיע את אלימות המתנחלים. זהו סוג של בון-טון כמעט אופנתי בשמאל, להאשים באלימות את הקורבן ולא את התוקף. שמענו אותו מפי שרים בממשלה הכושלת הזאת וגם מאנתוני בלינקן, שר החוץ האמריקני, שאמר: עלינו למנוע אלימות מתנחלים. כן, שמעתם היטב. זה בדיוק מה שהוא אמר, ועוד באוזני ראש ממשלת ישראל, שבחר למלא פיו מים. פתגם בערבית יהודית אומר: דרבני ובכה, קרצני ותשכה. בתרגום חופשי: היכני ונשא קינה, דקרני והגיש תלונה. מהתחלה ידענו שזאת תהיה ממשלה רופסת וכושלת, אבל המציאות עלתה על כל דמיון. הגיעו מים עד נפש.

ממשלת ישראל לא הייתה כה רופסת וכנועה לגחמות של אויבינו. הטרור מרים את ראשו המכוער ומכה בנו ללא רחם. והם, הם מספקים למחבלים תירוצים, חוזרים כמו מנטרה על הקמפיין הנפשע ומאשימים את אלימות המתנחלים. עלילת דם, אבל הדם הזה זה הדם שלנו שנשפך כאן. אסור להקים ממשלה בכנסת הזו שתישען על גנץ, שהביא עלינו את אוסלו ג' בדלת האחורית וגרם לטרור ופחד ברחובות ישראל. העם מאס בכם. צריך ללכת לבחירות ולהקים ממשלה לאומית, ציונית,

בראשות הליכוד ונתניהו. אין הרתעה, אין משילות, ומסיתים ותומכי טרור מסתובבים חופשי. ואדון קומיסר, הדיקטטור, שידע לפעול בבריונות נגד חבר מפלגה שלו שזרק לו הערת ביניים בכנס, וסתם את הפה לעיתונאי שרצה לתעד את הדברים, הוא מגבה את הרפיסות והחידלון של מערכת אכיפת החוק והמשפט. מעולם ממשלת ישראל לא פעלה כך כדי לקעקע את הזהות הבסיסית של המדינה שלנו כיהודית ודמוקרטית.

הם שמו את הרפורמים ואת שולי-השוליים של השמאל הקיצוני במרכז הבמה והחלו לקעקע באופן יסודי, יחד עם בג"ץ והמשפטנים, את כל הקדוש והיקר לעם ישראל, בתמיכת שר המשפטים. אסור להקים ממשלה שתישען על סער, שמכר את פייק ערכיו בגלל שנאה ומחזק את בג"ץ והפרקליטות, הורסי הזהות היהודית. תשעה חודשים של שכרון חושים. שיכורים מכוח. הרס מוחלט של היהדות, של הביטחון, של הזהות שלנו, של הכלכלה, של הלב היהודי, של החמלה. ממשלת שינוי לרעה. ומה עושה בינתיים מר בנט? מתבצר לו מאחורי חומות הבטון בביתו המושקע ברעננה, בירתנו החדשה. הוא פשוט שותק, ושתיקה כהודאה. במחשכים, מר בנט, דאגת לאשר מעון רשמי נוסף מחוץ לבירת ישראל, ואפילו לא גילית על כך למפגינים, כדי שלא יפריעו לשנת הצוהריים שלך. אתה פשוט מעורר רחמים. מה יהיה עכשיו עם 50 המיליון שבזבזת? במקום להתחבא בבונקר שחפרת לעצמך ומאחורי חומות בטון בשווי עשרות מיליוני שקלים, תתעורר. אתה לא מתבייש? אנשים מתים. איך הבאת אותנו למצב הזה של דם, שסע ודמעות?

לפיכך אנחנו חייבים להביא היום לעם ישראל חבילה משופרת של חוקים מרתיעים למניעת טרור: הריסה מיידית ובלתי מתפשרת של בתי המחבלים, שלילת אזרחות ותושבות מהם ומבני משפחותיהם לתמיד, הענשה בכל חומרת הדין את כל מי שהיה במעגליהם של המחבלים וסייע להם בהסעה, בתכנון ובעצימת עין. גם ראש הממשלה הכושלת הזאת, מר בנט, ברגעיו האחרונים כראש ממשלה, חייב לתת יד להעברת החוקים, ויפה שעה אחת קודם. כמעט אמרתי שאם לא יעשה כן, בסיס התמיכה שלו יישמט מתחת רגליו ויפנה לו עורף, אבל אז נזכרתי שלמר בנט אין בכלל בסיס תמיכה, הוא תלוי בערב רב של אידיאולוגיות מוזרות ומנוגדות התלויות על בלימה: זה מעודד חמץ בפסח בריש גלי, זו מקדמת תחבורה ציבורית בשבת, ההוא בכלל תומך באחים המוסלמים, ושר אחד מקשקש את עצמו לדעת, אינו יודע מה הוא שח, חג ומועד בלשונו לעיתים קרובות.

במקומו של השר הזה, הביאו לנו לכאן היום את הנדל, שר ההבל, המתנשא, השחצן, היהיר, למה? למה, חבר הכנסת קרעי?

אל תצנזר אותי, אדוני היושב-ראש.

אני כן אפסיק אותך. מעל הדוכן נהג באיפוק ובכבוד. אל תצנזר אותי, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת קרעי, בבקשה לחזור בך. שהאשים את הליכודניקים בבריונות של חבורת השנאה שלהם בתקווה אבודה. הוא אמר: אלה הליכודניקים, זו המנטליות שלהם. בושה וחרפה. אני קורא לחבריי לצאת החוצה מהמליאה בזמן שהוא יעלה לדבר ולא להקשיב לדבריו. הוא צריך לחזור בו. יועז הנדל צריך לחזור בו,

חברים יקרים, הימים אינם כתיקונם, אלה ימי פיקוח נפש של ממש. אם הוא דוחה שבת וכיפור, הרי שבוודאי פיקוח נפש דוחה ומפרק קואליציה רעועה שעומדת על כרעי תרנגולת. אז בואו נא, רבותיי, מי שעדיין בוערת בליבו אהבת העם והארץ, הצטרפו לנחשונית עידית סילמן. בואו ונקים כאן ועכשיו ממשלה לאומית בראשות הליכוד ונתניהו, בראשות מי שלא שוקל שיקולים זרים של תומכי טרור בקבלת החלטות, כדי שמכנסת ישראל תצא הבשורה של מיגור הטרור וחיסול מפעיליו ותומכיו. אורבך, שקד וכל יתר החבורה, אם תתעוררו, מוטב, ואם לאו, אם תמשיכו להישען על משענת הקנה הרצוץ, תתרסקו יחד איתו. בשבוע הבא, בליל "מה נשתנה", נשאל יחד עם כל בית ישראל: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנחנו הולכים בביטחון ובראש מורם, והלילה הזה, פחד וחשש, הסתה וטרור. תשובה מיידית אולי לא נקבל, אבל קריאת כיוון כן: והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכן, אורבך ושקד, יצילנו גם מידכם. אתם יכולים לזכות ואתם יכולים שלא, עם ישראל לא תלוי בכם, אתם תלויים בו. רווח והצלה יכול לעמוד ליהודים ממקום אחר. את הממשלה הזו שלכם הציבור כבר לא מסוגל להכיל. הערב בשעה 19:00 יגיעו אלפים ורבבות למחות כנגד הממשלה האנטי-יהודית והאנטי-ציונית המסוכנת ביותר שהייתה כאן אי פעם. כולנו נהיה שם, מגדול ועד קטן. בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו, חרדים וחילונים, דתיים ושומרי מסורת. ליציאת מצרים, מעבדות ממשלת החרפה לחירות, ומשעבוד האחים המוסלמים,

אזרחי ישראל, בליל הסדר, לאחר ביעור חמץ בבסיסי צה"ל, בבתי החולים, את הממשלה הרעה הזו נכוון בשפיכה של היין: בדם ואש ותימרות עשן, שממשלת הרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תשעה חודשים עברו מאז הקמת הממשלה הזו. אמר הבוקר מורי ורבי הגאון הרב מאזוז שליט"א, שהגמרא אומרת בסנהדרין: "אמר רב, אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות הרשעה על ישראל תשעה חודשים. שנאמר: לכן יתנם עד עת יולדה". הממשלה הזו הושבעה בד'

והיום ה' בניסן, תשעה חודשים בדיוק. אדר א' ואדר ב' זה חודש אחד.

עכשיו זה הזמן להנהגה אמיתית, עד ביאת גואל צדק בקרוב, בעזרת השם. פסח כשר ושמח לכל בית ישראל. תודה רבה. אפשר לדעת, אתה אישרת את החילופים של השרים? סמכותי, תבדוק. בבקשה. סמכותי. חבר הכנסת כץ, מילה אחת: סמכותי. סמכותי, זה הכול. עד שהשר הנדל לא מתנצל, בבקשה לשבת. חבר הכנסת אופיר, שיתנצל על מה שהוא אמר. אני אתנצל? לא, לא. מיקי, לא אתה.

הבנתי, בסדר. הוא הוציא דיבה, הוא צריך להתנצל. אמירה גורפת של השר הנדל על כל, הבנתי, חבר הכנסת אקוניס, אתה מפריע לי לישיבה עצמה. תודה

חבר'ה, חברי הכנסת מהליכוד, אתם משקרים

שמעת אותי אומר את

אני שומע כאן את חבר הכנסת קרעי,

את הביטוי של הזרם החרד"לי, ואני שואל את עצמי: האם באמת בזרם החרד"לי במדינת ישראל מגדירים את היום הזה כיום חג שלא היה כמוהו בתולדות מדינת ישראל? לא יום ירושלים, לא הקמת המדינה, לא 67', לא מבצע קדש, לא המיתלה, איזה יום, יום חג לזרם החרד"לי. ואני מאוד מקווה שזה לא כך ושקרעי מבטא איזה קול הזוי באווירה הישראלית. נפתחה הדלת, נפתחה הדלת. חבר הכנסת אבוטבול, אתה בקריאה שנייה, אני מזכיר לך. הצליחו אולי להוריד בן אדם מהספירה להצבעות הבאות בחוקים, יום חג למדינת ישראל. אתם לא רואים את העיוורון? את הבלבול בין עיקר לטפל?

זה יום החג? אני לא רואה. יואב, אתה היית טייס בחיל האוויר, זה יום חג? חבר הכנסת כץ,

לא, זה יום החג שלך למדינת ישראל? היושב-ראש, אני מבקש הודעה אישית.

אנחנו, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לצטט פה איש חכם, היה ראש ממשלה, מנחם בגין שמו.

"אנחנו התייצבנו מאחורי המבצע הזה לפני שהוא החל, אנחנו היינו עם חיילינו גיבורינו בלילות החרדה ובימי הדאגה. אנחנו נעמוד מאחורי מבצע זה גם בימים קשים שעוד נכונו לנו". ככה אמר בגין במבצע קדש בעת שהיה יושב-ראש האופוזיציה. ובגין היה אופוזיציונר רעיוני רציני. היה עוד אדם, שעכשיו ברח משום מה, איש חכם אחר, אתם מכירים אותו היטב, בנימין נתניהו, היה פעם קצין בסיירת מטכ"ל, איש שיש לו זכויות במדינת ישראל. בזמן מבצע עופרת יצוקה, כשהוא יצא לסבב ראיונות כי הארץ בערה, הוא אמר: אני מגן על מדינת ישראל. איך נכנסנו למצב הזה, מי אמר מה, זה הכול מעניין, אבל לא כרגע. כל אחד ברגע הזה, ברגע משבר, צריך לתרום את תרומתו, יהיה גם זמן לפוליטיקה.

נתניהו אז פינה מסדר-היום שלו כדי להגן על מדינת ישראל. ועכשיו אני שואל אתכם, זה מה שקרה עכשיו תחת אש? לא אש גדולה, שלושה פיגועים, שספגנו בעבר, אבל אש, ירו עלינו. אנחנו במלחמה עם הטרור, לא מלחמה שהתחילה עכשיו ולא מלחמה שתסתיים מחר, אבל פיגועי טרור רצחניים, שאתם יודעים ואני יודע בדיוק מה הסיבה שלהם: קם ערבי מוסלמי רדיקלי בבוקר ורצה לרצוח יהודים. ואתם יודעים שהמוטיבציה הזאת לא תיעלם כל עוד מדינת ישראל כאן וכל עוד הפרויקט הציוני כאן. ומה עשיתם במקום לתת גיבוי? במקום מה שעשו שני האישים האלה? מה עשה נתניהו ב' ולא נתניהו א'? איפה האחריות שלכם כאופוזיציה ברגעי משבר, דווקא עכשיו? זה יום החג הגדול שלכם, אולי בחקיקה הבאה הממשלה לא תצליח להעביר חוקים. בגין היה מפקד אצ"ל, ביבי היה קצין בסיירת מטכ"ל, והיו פה זמנים שפוליטיקאים התעלו מעל עצמם, מעל הארנה הפוליטית, והצליחו לפעול למען מדינת ישראל. ואני מתפלא על חוסר היכולת הזה. וזה אחרי שבאמת, תסתכלו ביושר במראה, אחרי שכל כך הרבה שנים לא הצלחתם לעשות כלום כדי למגר את הפשיעה במגזר הערבי, לא הצלחתם לעשות כלום כדי למגר את חוסר המשילות בנגב ובגליל. יש פה מישהו שבאמת מאמין שבתקופה שלכם היה בסדר? מה, שכחנו מה היה בשומר החומות? שכחנו, לא משנה, אני אומר לכם, אבל לפחות יושר. אופיר, יושר. צריך יושר מינימלי. 12 שנה ויותר. אתה יודע מה, זה גם התחיל לפניכם, זה גם התחיל לפניכם. אבל לא עשיתם כלום, כלום, מאומה. הרי שומר החומות היה צלצול השכמה. מה קרה בשומר החומות? זה נעצר? אפילו בשנת 2000, אפילו בשנת 2000, כשהייתה ממשלת מה שקרוי שמאל, התגובה הייתה יותר חזקה ורצינית.

מה עשיתם, בבקשה, אופיר. חבר הכנסת, בבקשה לשבת. לא, לא, לא. בבקשה לשבת, בבקשה לשבת.

ואני אומר לך,

מה עשיתם, אני אומר לך, נמאס לי, בבקשה לשבת.

אני רואה חברים במפלגה שלך, את הגנרל בן גביר נותן עצות לימ"מ איך להוריד מבוקשים, והגנרל רוטמן, מש"ק הדת, נותן עצות איך לתפוס ואיפה נקודות התורפה של האויב. בחייאת רבאק, תגידו, זה נשמע לכם הגיוני? כל כך הרבה שנים בשלטון לא עשיתם כלום, מאומה. איבדתם את המשילות על הנגב והגליל, נו, מספיק. שב בבקשה. קריאה ראשונה. וכשאני מברר במערכות הביטחון למה בעצם הגענו למצב הזה, הדברים ברורים ובסיסיים:

עצומים בגדר, אין גדר. חמש שנים הפקירו את הגדר, יש שם חורים בכל פינה. זה לא התחיל היום, אל תספרו לעצמכם שום סיפור. וכשמבררים מה קרה עכשיו שלא קרה בעבר, נשק בלתי חוקי בכל פינה במגזר הערבי. הנשק הזה פגע עד עכשיו בערבים. ידעתם את זה, אני ידעתי את זה, כולנו ידענו את זה. היה ירי בלתי פוסק. גם בממשלה הקודמת הלכתי לניחום אבלים, מורה ברמלה שחטפה כדור תועה. כולנו ידענו. הרבה מאוד מקרים של מוות בתוך המגזר הערבי, ואתם ידעתם את זה. נשק בלתי חוקי, חומה פרוצה, גדר פרוצה, ואתם לא עשיתם כלום. אז לפחות צניעות. ובעיקר הצניעות, אני אומר את זה כאן,סמוטריץ' יצא, איפה אופיר? גם אופיר יצא, בסוף בסוף, תסתכלו, אי-אפשר להגן על המדינה בלי לשרת אותה, והתפיסה הזאת שאני שומע מכם, שיש פה, זה בסדר, יש פה קבוצה של כאלה, סליחה? למה עמר בר לב לא מגיב, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך דבר אחד: אני מאוד רציתי לדבר פה, אני מאוד רציתי לדבר פה איתכם, מאוד רציתי לדבר איתכם. אני לא מצליח להבין איך אתם, אם באמת אכפת לכם, אם באמת אכפת לכם מהנשק הבלתי-חוקי, מהריבונות בנגב ובגליל,

אז בואו תעזרו שזה יהיה. הרי 12 שנה לא הצלחתם, במקום זה עומד פה שלמה קרעי, עולה ומספר פה שזה יום הקמת המדינה, שזה מבצע אנטבה, שזה, אתה רוצה שנתניהו, דודי, דודי, טוב שהגעת. ברוך הבא.

חבר הכנסת אמסלם,

אתה הצלחת מלא.

אתה, המעשים שעשית, ההישגים שלך הולכים לפניך. חבר הכנסת אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, מספיק.

כל ההישגים שהבאת.

אני יושב במשרד שהיית בו, עם כמות ההישגים שלך אני לא יכול להתווכח.

אבל אני מדבר על אחרים. אני מדבר על אחרים, על כאלה שלא הגיעו להישגים כל כך מרשימים כמו ההישגים שלך כשר התקשורת.

על גנרל בן גביר ועל גנרל רוטמן ועל החבר'ה כאן שמדברים על לשרת את המדינה ולהגן על המדינה, אבל תמיד נהנים מזה שאחרים ימותו בשבילם ולא הם ישרתו. ואני שואל אתכם, חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת אבוטבול, אתה בקריאה שנייה. הוא לא דיבר איתך, שב בשקט. שב בשקט, בבקשה. תפסיק

תגידו קצת, קצת צניעות, קצת

מה שהייתם צריכים לעשות עכשיו זה להסתובב כמו שעשה נתניהו בסבב הראשון ולהגן על המדינה בכלי התקשורת, להסביר למה מדינת ישראל מתמודדת עם טרור ולמה ננצח ולתת גיבוי לממשלה ולהגיד לממשלה: אנחנו נצביע איתכם במקומות שאתם רוצים להגיע אליהם בשמירה על הביטחון הישראלי כי זה חשוב גם לנו, כי אנחנו לא עולצים על איזה שינוי פוליטי מינורי. אנחנו עולצים כאשר מדינת ישראל מנצחת. והמשימה

תודה

ואני מאמין באמת ובתמים שאתה משוכנע בכל

שב-12 שנה שהליכוד היה בשלטון הוא ייצר ריבונות בנגב, ואתה משוכנע בכל ליבך שאת התנתקות,

את ההתנתקות בטח השמאלנים

עם כל הכבוד לסיפורים של אמסלם ועם כל הכבוד ליום החג של שלמה קרעי, לך לאחמד טיבי, לך.

אולי ששלמה קרעי יכריז על יום העצמאות החדש. תן לאחמד טיבי עוד כמה מיליארדים. לך לאחמד טיבי.

עם כל הכבוד, בסוף צריך יושרה בסיסית. צריך יושרה בסיסית, ולהסתכל על מה שעשיתם ולא עשיתם. חבר הכנסת אמסלם, אני נמנע מלהוציא אותך.

תודה רבה לכם. עוד שנייה. למה? כי אתה מפריע. הבנתי אותך. חבר הכנסת אמסלם, הבנתי אותך. הבן אדם היה מובטל, הליכוד המציא אותו. הוא עבד בלשכת ראש הממשלה,

הוא והאוזר. תודה רבה. תבין למה העגלה ריקה. תודה רבה. אתה מפריע לי להצבעה, מספיק. תבין למה הם אמרו שהעגלה ריקה. חבר הכנסת אבוטבול, חבר הכנסת אבוטבול, החוצה. אני עכשיו יוצא.

אחרי ששמעתי את העגלה הריקה, העגלה הריקה,

חבר הכנסת אבוטבול, עד סוף היום אתה נכנס רק להצבעות. רק להצבעות. אתה לא נכנס למליאה. אני אבוא להצבעה בלי לשאול אותך. רק להצבעה, אני מודה. אתה צריך לבוא רק להצבעה, תודה.

תודה רבה.

מה קרה? אנחנו ניגשים להצבעה. מכיוון שאין לנו שעונים אוטומטיים, אני מציע הצבעה בהרמת יד. אנחנו נצביע בהרמת יד. רק בבקשה להמתין עם ההורדה כדי שנוכל לספור את המצביעים. ההצעה הזאת תלך לוועדת חוץ וביטחון. מי שמצביע בעד, דיון במליאה אפשר? אתה יכול להציע מה שאתה רוצה.

אם כך, אנחנו נצביע על העברת, שב, חבר הכנסת אבוטבול. זו הייתה יציאה זמנית, כמו ממשלה זמנית. חבר הכנסת אבוטבול, מספיק. אני אוציא אותך תכף פעם נוספת, כי אני לא אוותר לך. אתה לא תעשה מהמליאה צחוק.

אתה לא תעשה מאיתנו צחוק. חבר הכנסת אבוטבול, אתה תצביע ותצא. זהו, זו ההחלטה שלי. תודה רבה. אם כך, אנחנו נצביע על העברת ההצעה למליאת הכנסת, רק מי שמצביע עכשיו. מי בעד? בבקשה להרים את היד. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. 21 בעד. מי נגד? שלושה. מי נמנע? אם כך, ההצבעה עברה, הנושא יועבר לדיון במליאת הכנסת. 21 בעד, שלושה נגד. לפני שניגשים לנושא הבא, חבר הכנסת קיש, בבקשה. תראה, השר הנדל, האמת שהתלבטתי אם לעלות להגיד לך, אבל פנית אליי אישית. אני קודם כול רוצה לומר, אולי אתה רוצה להכחיש את זה,

חבר הכנסת אבוטבול, החוצה. כל האירוע נבע מאמירה של,

לא ריאיון שאמרת, לא כלום. חזקי ברוך, כתב ערוץ 7 שהותקף אתמול בכנס תקווה חדשה,

יועז הנדל התקשר אליי והסביר שהותקפתי על ידי פעילים שכנראה באו מהליכוד ורגילים לסגנון הזה שם. אם הדבר הזה לא היה, אז אתה עולה אחריי, יש לך עוד הרבה מה להשיב, תאמר שבשיחה שלך עם חזקי לא נאמרה האמירה הזו ותכחיש אותה. אף אחד לא אמר דבר אחר. אבל אם האמירה הזו נאמרה, אני אומר לך, אתה יודע, עוד דבר שהייתי צריך להיזכר, נכנסתי לוויקיפדיה לראות את הרקע שלך,

באילו מפלגות: אז היית בתל"ם, בוא נזכור, עם בוגי יעלון, אחרי זה עברת לכחול לבן,

לדרך ארץ, לתקווה חדשה, ואולי אתה עדיין בדרך ארץ. אז בוא, את הליכודניקים אתה לא צריך ללמד שום דבר. אני אומר לך, אתה שותף מלא לימין, אבל אתה מתנהג עכשיו כמו אחרון העבדים של השמאל. גם באמירה שלך כלפי חזקי בשיחה סגורה איתו שיצאה החוצה לתקשורת. זו באמת אמירה בזויה, ואני מצפה ממך להתנצל על כך. תודה רבה לחבר הכנסת קיש. אנחנו ניגשים לנושא הבא, הצעה לסדר-היום בנושא: קביעת רף ענישת מינימום לעבירות הקשורות בנשק בלתי חוקי,

חברי הכנסת יואב גלנט ויואב קיש. אותו אחד שהרביצו לו בא מהדרבוקות? הוא התאמן על הדרבוקות לפני שהוא הרביץ

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני מתחיל, שמעתי כאן את השר הנדל חוזר על דברים שאני שומע אותם פעם אחר פעם, וזה שהממשלה הזאת אחראית לכל מה שרע במדינת ישראל ואתם לא מצליחים להתמודד איתו בשנה האחרונה. אז אני מבקש שאם אנחנו אחראים, אם נזקפות לחובתנו כל הצרות והתלאות של מדינת ישראל, אז כל פעם שאתם מזכירים את זה תגידו גם: אתם אחראים גם לכך שמדינת ישראל נמצאת בצמיחה כלכלית חסרת תקדים, אתם אחראים לכך שהובאו הנה חיסוני קורונה שבזכותם המדינה התגברה על הבעיות, וכמובן לא אנחנו בממשלה המצאנו את הפסגה בנגב שהתכנסה תוך זמן קצר. היא נשענת על ההישגים האדירים של הממשלות הקודמות, וכן הלאה וכן הלאה.

אם קו הבסיס נקבע לפני חמש שנים, עשר שנים, בכל מועד שתחליטו, נא לרשום בשורת הרווח את כל מה שאנחנו אחראים לו. אם לא, אז בואו נתחיל מחדש. ואני מעדיף להתחיל מחדש, כי אתם כבר מתמודדים שנה. נראה שזו השנה הראשונה והאחרונה שהממשלה הזאת תכהן. אני רוצה לסכם כאן כמה דברים שקשורים למה שקרה מאז מבצע שומר החומות, ואנחנו מסתכלים אחורה ואני אומר לכם שהמצב השתנה מאז מבצע שומר החומות, אבל לצערי השתנה לרעה ולא לטובה. ואני נותן סקירה קצרה. לפני שבועיים יצא מחבל בודד וביצע פיגועים במרחב באר שבע, למעשה בשלושה או ארבעה אירועים נפרדים, עם סכין אחת, הצליח להרוג, לצערי, אזרחים במרחב באר שבע. לפיגועים שהוא עשה ולגביית המחיר, גם בהרוגים וגם בפצועים, דרושים אימונים, קור רוח, חוצפה ונועזות רבה. אבל אני רוצה להזכיר שהמחבל הזה הוא אזרח ישראלי שקיבל ביטוח לאומי, ומשפחתו,

עדיין מקבלת ביטוח לאומי במדינת ישראל, שילדיו מתחנכים בבתי ספר שמדינת ישראל משלמת עבורם, ושהוא מתפרנס במדינת ישראל היהודית, הדמוקרטית, החופשית. ארבעה ימים אחר כך יצאו שני תושבי אום אל-פחם למסע רצח בחדרה, שהסתיים בנפילתם של שני שוטרים, ולאחר התערבות כוחות המשטרה שהיו במקום נמנע אסון גדול. זה המקום לשבח את שוטרי משטרת ישראל מכל הרבדים והגוונים, במקרה הזה, אנשי מג"ב ואנשי ימ"ס. כאשר הגעתי לזירה אחרי זמן קצר, כאשר המחבלים עוד על הרצפה מתים, ראיתי את המפכ"ל ואת בכירי המשטרה, כולם פעלו בקור רוח ובמקצועיות והגיעו תוך זמן קצר לזירה. חלפו רק ימים אחדים, ולאחר מכן התרחש פיגוע מזעזע שבו נהרגו חמישה בבני ברק: שניים מהם תושבי המקום, שניים אזרחים זרים והשוטר שנהג בגבורה,

שהובא למנוחות לפני ימים אחדים. אתם יודעים, כשהתרחשו הפיגועים שמקורם בערבים ישראלים, היו כאלה שאמרו לי: זה אירוע חריג מאוד, לא קורים אירועים כאלה שבהם ערבים ישראלים פועלים נגד יהודים. אז אני פשפשתי קצת בזיכרוני ונזכרתי שלפני 30 שנים בדיוק, ב-14 בפברואר 1992, זה היה יום שישי בערב אני ישבתי בביתי, בזיכרון יעקב אז, וקיבלתי הודעה בטלפון הביתי שיש איזה אירוע באזור גלעד. הייתי מהראשונים להגיע לשם.

ברגל לבד

עם הקלצ'ניקוב שלי שהיה איתי בבית. כשעברתי את הנחל פגשתי את תת-אלוף שמוליק ארד ז"ל, שהיה אז ראש חטיבת המבצעים והגיע מחיפה עם הבלייזר, והצטרפתי אליו. נסענו שנינו בג'יפ, בבלייזר, והגענו לשטח, שלימים נודע בתור זירת הפיגוע של ליל הקלשונים. שם בעלטה ראיתי שלוש גופות של חיילים שוכבות על הרצפה, את המחבלים כבר לא ראינו. לא אלאה אתכם בכל הסיפור, אבל רק אספר לכם שאחרי שבוע או עשרה ימים כוחות השב"כ יחד איתנו הגיעו לבית שנמצא בפאתי הכפר מועאוויה בצד הצפוני-מזרחי של ואדי עארה, ממש מול אום אל-פחם. ראה זה פלא: הבית היה ביתו של אחמד אגברייה. מי שבמקרה השם נשמע לו מצלצל, שני המפגעים מאום אל-פחם היו גם הם בני משפחת אגברייה. חלפו 30 שנה, אינני אומר שזו אותה משפחה ואותו סניף של חמולה בדיוק, אבל כל מי שאומר שהתופעה הזאת היא תופעה חדשה איננו יודע מה הוא שח. רבותיי, יש בעיה, והבעיה הזאת הולכת ומחריפה. אני חייב לציין שפחות מארבע שנים אחרי כן, כמפקד שייטת 13, הייתי חלק מסדרת המבצעים שהביאה לחיסולו של מי ששילח את אותה חוליה ממועאוויה, הטרוריסט הרצחני פתחי שקאקי, אשר הבאנו לחיסולו במלטה. כבר לפני חודשים אחדים אמרתי כאן מעל במת הכנסת וציינתי בפירוט איך הפשיעה הערבית הופכת לפשיעה לאומנית, ולא ידעתי עד כמה מהר אנחנו נראה את השלב הבא שבו התהליך הזה מביא לפיגועי טרור קשים. המציאות החמורה הזאת שפוקדת אותנו מחייבת הערכת מצב מפוקחת. מאחר שלוח הזמנים קצר ואינני יכול לסקור את כל מה שצריך לעשות, ביקשתי היום להתמקד בדבר אחד: השינויים בחקיקה שאותם אנחנו חייבים לעשות,

חקיקה לענישת מינימום על כל מי שמחזיק נשק בלתי חוקי או פועל עם נשק בלתי חוקי. ואני אסביר: כל מי שמחזיק נשק בלתי חוקי, ואנחנו ככוחות ביטחון שמים עליו את ידינו, לא משנה איפה זה, לא משנה מי זה, צריך להיכנס לכלא לשלוש שנים מינימום, כל מי שיורה בנשק שמוחזק שלא כחוק חייב להיכנס לכלא לפחות לחמש שנים. לא יכול להיות מצב שאלה שירו בבאר שבע, בבית החולים סורוקה, כבר שוחררו.

כי הדבר הזה הוא בנפשנו. לכן ירי בנשק לא חוקי חמש שנות מאסר. השופט יכול להחמיר, יכול לתת גם עשר.

הדבר השלישי, כל מי שסוחר בנשק לא חוקי, שבע שנות מאסר מינימום. אין פחות מזה. אני מסכם את הצעתי הפשוטה: החזקת נשק לא חוקי, מינימום שלוש שנות מאסר, שימוש בנשק לא חוקי בירי, לא משנה אם זה בחתונה או בבית חולים, מינימום חמש שנים, סחר בנשק לא חוקי,

זה השלב הראשון. יש עוד סדרה של דברים שאינה קשורה לנשק. אם נעשה את הדבר הזה נוכיח שאנחנו מדינה חפצת חיים. אני קורא גם לקואליציה הרעועה, שבקושי מתקיימת, לתמוך בדבר הזה, כי זה בנפשה של מדינת ישראל. תשכחו את התנועה האסלאמית, תתמכו בציונות, בממלכתיות ובעתידה של מדינת ישראל.

חבר הכנסת גלנט, אתה בדרכך למטה, אבל זה עבר בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, רבע מהעונש המרבי למי שהורשע בעבירה של החזקה, נשיאה וסחר בנשק.

אתה רוצה שאני אענה לך? לא, אני רק אומר. אולי לא היית מודע.

כי מאחר שאתה אומר דברים לא קשורים אבל אתה משתמש בזכותך כיושב-ראש, אני יכול לענות לך. יש לעניין הזה סייגים, והאמירה הזאת היא אמירה ריקה, כי היא מפקידה מחדש את ההגדרה של עונש המינימום בידי השופט, תחת הכותרת "נסיבות מיוחדות". זה בוודאי ובוודאי.

מהרגע שנאמרו "נסיבות מיוחדות" כאילו לא נאמר דבר,

לשופט אין שיקול דעת בענישת מינימום.

שלוש שנים על החזקת נשק, חמש שנים על ירי, שבע שנים על סחר בנשק לא חוקי.

תודה רבה. ובכל זאת אישית הייתי רוצה להשאיר את זה בידי בית המשפט. אבל עוד איזה תיקון עוול היסטורי, השר גלנט: 26-25 בפברואר 1992, מי שעלה על בית משפחת אגברייה זה כוח ימ"מ, שמצא את הנשק מוסתר מאחורי קיר בטון שנוצק אך לפני כן. אז רק תיקון היסטורי. מכיוון שהייתי שם אני גם יודע שמי שעשה את זה זה כוח ימ"מ. חבר הכנסת קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית היה לי נאום שלם בעניין הזה. אני לא הולך להקריא את הנאום, כי אני רוצה להתייחס גם לעניינים של היום ואני גם רוצה להתייחס לדיון האחרון שהיה פה בין השר לשעבר יואב גלנט לבינך, היושב-ראש מיקי לוי, על משמעות החקיקה ותפקידה ועל הפעולות וההתייחסות של בג"ץ לחוק, שמסרסות את שלטון החוק במדינת ישראל. אני אתחיל דווקא מהמצב שכולנו התעוררנו אליו היום. אני רוצה לברך את ההחלטה האמיצה של חברת הכנסת עידית סילמן. אני יודע עד כמה זה היה לה לא טריוויאלי, ואני חושב שהדבר שהזיז לה את הגבינה, שהיא הבינה שהיא צריכה לעשות את המהלך הזה, זה השינוי המשמעותי של העשייה של הממשלה הזאת מהציפיות שלה לביצוע שלה. הממשלה הזו נכשלה בכל תחום שהיא נכנסה אליו: בכלכלה אנחנו רואים את עליות המחירים המטורפות, שהתחילו בגלל שאותה ממשלה בחרה בצורה מודעת להעלות מחירים של המוגזים ושל הסוכר ושל החד-פעמי, ויצרה מומנטום רע מאוד, שגם בא יחד עם עליות מחירים בעולם. אבל במקום להתנהג כממשלה אחראית שמרסנת, היא פשוט פעלה ההפך. בנושאים המדיניים, קריסה מוחלטת של אסטרטגיית מדינת ישראל מול נושא הגרעין ומול הסכמי הגרעין שהולכים להיחתם עם איראן. זה שעכשיו האירוע בין רוסיה לאוקראינה מייצר דילמות למעצמות זה עזרה, סייעתא דשמיא בעניין הזה. אני מקווה מאוד שלא ייחתם הסכם נוראי. מה שכן, אנחנו הפכנו להיות בובה של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. הדבר הזה לא יכול להיות. הדעה שלנו וביטחון ישראל חייבים להיות מעל הכול. כישלון מוחלט בביטחון. דיברתם פה על שומר החומות, שומר החומות היה נקודת שינוי בתפיסה של מדינת ישראל. אי-אפשר להתייחס, מה שהיה לפני שומר החומות לעומת מה שהיה אחרי שומר חומות. היינו באמצע החלפת שלטון, ומאז שומר החומות לא נעשה דבר, לא נעשה דבר על ידי הממשלה הזו. אני קידמתי הצעת חוק למשמר לאומי, שהוא נחוץ,

בוועדת השרים לחקיקה הפילו לפני חודשיים את הצעת החוק הזו.

כי כל מה שבא מהאופוזיציה הוא לא טוב והם מפילים. אני אומר לכם, הם נכשלו ונכשלים בכל דבר. אנחנו צריכים להחליף אותם. הדבר הכי מרכזי אולי זה הקרב על זהותה של מדינת ישראל: מדינה יהודית דמוקרטית מול מדינת כל אזרחיה. יש בממשלה הזו, חברים בקואליציה אנשים שרוצים למחוק את זהותה היהודית של מדינת ישראל. חד וחלק. זה האינטרס שלהם, זה הדבר הברור שלהם. ומולם יש חברים, כנראה ממפלגות הימין, שהם לא שם. ראינו את זה ברפורמת הכשרות, ואנחנו רואים את זה בגיוס, אנחנו רואים את זה בגיור, אנחנו רואים את זה בחמץ, אנחנו רואים את זה עכשיו כשמדברים על חמץ בצה"ל. בכל מקום רוצים לשנות את אופייה היהודי של מדינת ישראל. למקום הזה צריך לשים סוף. את הדבר הזה,

בסוף הבינה היטב עידית סילמן, וגם אחרים במפלגות הימין צריכים להבין שאי-אפשר לחיות בקואליציה כזו,

חייבים לשים סוף לממשלה הרעה הזו, שנכשלה ונכשלת בכל דבר שקורה למדינת ישראל, ובנוסף לכול פוגעת בזהות היהודית של מדינת ישראל. זה מסר מרכזי. אני רוצה להתייחס באמת לנושא ענישת המינימום.

בגלל מעורבות בג"ץ, התבלבלנו. בג"ץ ריסק ומרסק במדינת ישראל את שלטון החוק. שלטון החוק הוא דבר פשוט:

פועלים לפי החוק, מי שלא פועל לפי החוק, אם הוא נתפס, כמו שצריך להיות, הוא מגיע לבתי המשפט ונענש לפי החוק. אבל כשהחוק הופך להיות המלצה לשופטים, והשופטים מחליטים על פי הערכים המוסריים שלהם ולא לפי החוק, אז איבדנו את שלטון החוק במדינת ישראל, חברים. זה מה שקרה להתנהלות של המהפכה של אהרן ברק, זו ההובלה הכי קשה לריסוק שלטון החוק במדינת ישראל. אנחנו מאבדים את הערכים של הדמוקרטיה. הדמוקרטיה חייבת להיות מלווה בשלטון חוק, ומהצד השני, בשופטים שמקבלים את החוק ופוסקים לפי החוק. וכמו שאמר חברי השר לשעבר גלנט, אם כותבים חוק שמשאירים להמלצה ולשיקול הדעת של השופט, אז אל תכתבו אותו.

זה לא מעניין. אבל הממשלה הזו הפכה להיות כל כך מנותקת מההבנה של תפקיד הכנסת והפכה להיות, הרי היא נהנית ממטרייה אווירית, גם של הבג"ץ וגם של התקשורת, וזה מה שמייצר להם את היכולת, כמו שאומרים, להתנהג כמו שהם מתנהגים. הרי מי היה מאמין, תראו לאיזה אירועי שחיתות הגענו: 50 מיליון שקלים, 45 מיליון שקלים, הבנתי שזה הסכום, לטובת מעון רשמי ברעננה, שאני לא יודע כמה זמן הוא עוד יהיה מעון רשמי ברעננה, ואם תהיה ממשלת מעבר אני לא רואה את לפיד עובר לגור ברעננה. אולי כן. תבינו את ההזיה הזו. ולזה יש גב תקשורתי וגב משפטי. זה מה שאנחנו ניצבים מולו. יש פה מערכות שהן המושחתות. הן ניסו לקרוא לנו ולהטיל עלינו, על מחנה הימין, ואמרתי את זה לשר יועז הנדל: אני מבקש ממך להתייחס לנושא ענייני. בסדר, בוא נשים את כל הדברים בצד. נושא ענייני מהותי אחד. אומר הכתב חזקי, שהיה בכנס של תקווה חדשה, שהוא ראה לנגד עיניו אלימות קשה, שהוא ראה אלימות שלא ראינו באף כנס בשום מקום, רק בתקווה חדשה. הוא אומר שגם לא נתנו לו לצלם, והוא אומר שאתה מתקשר להגיד לו שמה שהיה זה לא בסדר אבל זה מושפע מאנשי ליכוד שהיו ליכודניקים, וזו המנטליות הליכודניקית שהגיעה לתקווה חדשה. אז אני אומר לך, השר הנדל, אם הדבר הזה לא נאמר, תגיד פה מעל הבמה הזו: הדבר הזה לא נאמר ולא האשמתי את הליכוד או את המנטליות בליכוד באלימות הקשה שהפעילו חברי תקווה חדשה נגד מי שעלה והעיר קריאות ביניים. זה הביזיון הגדול, ולא שום דבר אחר. ואל תתחמק לי פה עם כל מיני אמירות לכאן, לשם. ממלכתיות, אתה אוהב להשתמש במילה הזו. 12 שנה הייתם בשלטון,

אני לא מדבר על זה שבאמת שכשמאשימים אותנו ב-12 שנה אחורה אז פתאום בנט לא היה שר ביטחון ולא היה בממשלה, וגדעון סער לא היה. אבל אני לא מסתכל אחורה, אני היום מסתכל קדימה.

וכשאני מסתכל קדימה, אני אומר לך, יועז הנדל, אתה, אם לא אמרת את הדברים האלה, תעלה לפה, לבמה. אתה עולה אחריי.

לא היה ולא נברא. ואם בשיחה עם חזקי אמרת את זה, אז תתנצל, ולא למען יואב קיש וחברי סיעת הליכוד, אלא למען מיליון איש שבחרו בליכוד, שאתה הכפשת אותם.

עבודה הרבה זמן.

הולכת להיות הודעה דרמטית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אמרתי שזה קשקוש, אבל מה זה משנה? הרי אתם ממציאים. יושב כאן אמסלם, ממציא מה הוא עשה כשר. אמרת או לא אמרת, מגיעה לפה קטי שטרית ואומרת שהיא שמעה אותי בריאיון שלא היה ולא נברא. הרי עולם הפייק ניוז, השקרים שלכם, הופך לעולם מציאותי בשנייה, בציוץ בטוויטר. מה הבעיה?

מה הבעיה, אתם משקרים והופכים את זה לאמת. אז הכול בסדר. אין אמת ואין שקר, השר אמסלם היה השר הכי פעיל,

במדינת ישראל. היום זה יום חג כמו שחרור הכותל. חבר הכנסת אמסלם, מספיק. תודה. קיש, אתה בכלל, שלא לדבר. אתה מדבר איתי על איך עברתי ואיך הקמנו את דרך ארץ? בחייאת רבאק,

שכחנו שאני עמדתי על הבמה כשאתה רצית להתקבל בליכוד, והליכודניקים החדשים? וההצהרות שלך, אל תגיד לי, באמת, אתה רוצה שנספר הכול? את כל מה שעברת? הרי אתה, הכול. אתה דיברת עם חזקי.

חבר הכנסת קיש, אמרת את דברך.

אני מכיר את העמדות שלך, אני מכיר את התפיסות שלך. אני מקווה שלפחות מה שאתה עושה שווה את זה.

אבל אני רוצה להגיד לך משהו ענייני על הנושאים שהעלית, ואני שמח שיש כאן נציגות ליהדות החרדית. חבר הכנסת אמסלם,

אני לא רואה שום דבר יהודי, שום דבר יהודי, בזה שאתה מייצר מונופולים על הכשרות לחרדים. אני לא רואה שאתה מקדם יהדות בזה שאתה מעודד חוסר שירות. הרי אתה היית איתי במחאה על שוויון בנטל, אתה זוכר את זה? על הבמה, או שגם זה לא היה ולא נברא?

אני לא רואה שום דבר יהודי בזה שלא מייצרים פה יהדות לכולם, שכל אחד יכול. כן, לא רק שלך. גם למנסור עבאס.

בחייאת, הוא יגיד לי איזו עגלה אני? גם אם תקרא לי "אפס" זה לא יעזור לך. אתה יודע למה אתה מתרגז?

לכנות את השר במילים האלה. אתה יודע למה

כשיש חקיקה שכופה על הישראלים לאכול רק בכשרות שלך או לאכול רק בכשרות שלו במקום לפתוח את שוק הכשרות ולייצר תחרות, אז הרבה מאוד לא אוכלים כשר. כאשר אתה לא מייצר חלופות לנישואים למי שרוצה, אז מלא הולכים להתחתן בחו"ל. והמספרים הולכים

אבל הפכתם לקבוצה שבה החרדים מושכים אתכם בדת ומדינה וקובעים לכם איך היהדות של מדינת ישראל תיראה. בן גביר מושך אתכם, בן גביר מושך אתכם

חברת הכנסת ברק, חבר הכנסת אמסלם,

תודה רבה. אנחנו ניגש, אם כך, באתי, באתי, ברוך הבא, ייסורים. העגלה הריקה מדברת. שב, שב בבקשה ותהיה בשקט. אנחנו ניגשים להצבעה, אנחנו ניגשים להצבעה. מי שמצביע בעד, על פי בקשת המגישים, העברה לדיון במליאה, מי בעד? בבקשה להשאיר את היד למעלה כדי שנוכל לספור. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה 17 בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. ממשלת העגלות הריקות. חבר הכנסת אבוטבול, החוצה,

אשאיר את העגלה הריקה פה.

17 בעד, ארבעה נגד.

הנושא יעבור לדיון במליאה. אנחנו ניגשים לנושא הבא. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: החלטות הממשלה בנוגע לנגב ומימושן, מס'

מגישה ומגיבה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אי-אפשר לפתוח את הנאום הזה בלי לברך את חברת הכנסת עידית סילמן, שהביאה סוף-סוף לסיום הפרק הנורא והמסוכן בתולדות מדינת ישראל, פרק שאני בטוחה שבתוך ליבך,

אתה מתבייש בו מאוד.

שמנעת הקמת ממשלה עם תומכי טרור בעבר והפכת להיות ציר מרכזי בממשלה כזו היום. עם ספירת הקולות, בתום הבחירות, היה ברור שעם ישראל בחר בענק בארץ ישראל ובחר בענק במדינה יהודית. ואתם, השנאה והתאווה והכבוד העבירו אתכם על דעתכם. זה נורא. עד היום אני לא מאמינה שעשיתם דבר כזה.

שבא לזה סוף.

ואני לא מצליחה להבין, אתה מדבר כאילו יש לך ממשלה. אין לך ממשלה. עכשיו תחשוב הלאה, אלא אם כן אתה רוצה להישען על אחמד טיבי? תגיד איפה הגבולות שלך עוברים.

אני קוראת באמת לך ולכל מי שיש לו מצפון יהודי ואהבת עם ישראל ואהבת מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי: חדלו, חזרו הביתה.

לכו בעקבות עידית לפני שיהיה מאוחר מדי. עד כמה הממשלה הזאת שהקמתם הייתה מסוכנת? ברוך השם, אפשר להגיד "הייתה", הייתה מסוכנת,

היא הייתה מסוכנת בעצם הקמתה. הממשלה הזו בעצם קיומה סיכנה את קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי והפכה אותה למדינת שני לאומיה. אני הבטחתי, יועז, הבטחתי לגיסה של דוריס יחבס, השם ייקום דמה, להגיד מעל דוכן הכנסת את מה שעמר בר לב לא הסכים להגיד בלוויה. סיפר לי הגיס של דוריס שהוא ביקש מעמר בר לב להגיד רק דבר אחד: שדוריס נרצחה משום שהיא הייתה יהודייה. זה הכול, ואת זה עמר בר לב לא הסכים להגיד. זאת אומרת, תבינו לאן התדרדרנו, גם כשרוצחים אותנו, אסור להגיד שרצחו אותנו כי אנחנו יהודים. תראו לאילו תהומות הממשלה הזאת בעצם קיומה דרדרה אותנו.

לא תבושו?

על הטיפול שלכם בגל הטרור הפתאומי, שמעתי שאתמול נפתלי בנט היה באוגדת איו"ש ואמר: קיבלנו קריאת השכמה עם הפיגועים האלה. קריאת השכמה קיבלת עכשיו, נפתלי?

קיבלת קריאת השכמה בפרעות של הרמדאן, תשפ"א. עשרה חודשים בזבזת, איפה היית? מה עשית בכל עשרת החודשים האלה, אחרי שיצאנו מוכים וחבולים? מה עשית בערים המעורבות? מה עשית בחברה הערבית?

כלום, אפס. הבטחתם בראש כל חוצות שתכניסו את השב"כ לטפל בחברה הערבית, לא עשיתם את זה. זה התפוצץ לנו בפרצוף בפיגועי דמים. זה פשוט נורא. ברוך השם שגמרנו עם הממשלה הזאת. ברוך השם. תתחרטו. תבקשו סליחה. אנשים מתו בגלל זה.

ממש ככה.

אנשים מתו בגלל שאתם, בעשרת החודשים האחרונים, לא הכנסתם את השב"כ לטפל בחברה הערבית.

תתביישי לך. חוק ביטול אזרחות למחבלים, אתם חתמתם עליו, כולל אתה,

וכולל רבים מחברי הקואליציה שלך. החוק כבר קיים בספר החוקים הישראלי, ורק בגלל שבתי המשפט סירסו אותו צריך לחוקק אותו מחדש, בצורה שהוא באמת יעבוד, הדבר הפשוט והקונסנזואלי הזה. בכל כמה חודשים משתחררים מחבלים, ועושים להם חנגות. גם מנסור עבאס,

היה שותף בעבר לחנגות האלה, רק בזמן האחרון הוא מתייפייף, אבל הוא היה שותף לחנגות כאלה. רק שבועיים לפני הפיגוע השתחררו שני מחבלים לאום אל-פחם, ועשו להם שם חגיגה שלמה. החוק הזה, אתם הפלתם אותו פעמיים במליאה. פעמיים. כמה חיים יכולנו להציל?

אתמול שוחרר עוד מחבל לוואדי ג'וז. הוא חי פה עכשיו, בירושלים, במרחק מטרים מאיתנו.

איזו מין ממשלה הקמתם, שמפקירה את החיים שלנו בצורה כזאת? אני מדברת על דברים קונסנזואליים. ביטול אזרחות למחבלים זה דבר שכבר קיים בחוק, רק צריכים לתקן אותו עם מנגנון יותר יעיל, שבתי המשפט לא יסרסו. את זה אתם מפילים פעם אחר פעם? עומדת אילת שקד מעל הדוכן ואומרת: זה חוק טוב, זה חוק שצריך לעבור, ואתם מפילים ומפילים. מה קורה איתכם?

הסיפור של חומש. לפני שאני מדברת על חומש, אני רוצה לברך ולהצדיע מעל הבמה הזאת לרב דימנטמן, האבא של יהודה, השם ייקום דמו, שהגיע להיות איתנו, ולבן יגאל, איש חומש, שאני עפר לרגליו, הבן אדם שנאבק על חומש כבר מהרגע הראשון שחזרנו לשם אחרי ההתנתקות. היום היה צריך להתקיים סיור של שדולת ארץ ישראל בחומש, יואב קיש ואני ארגנו את הסיור הזה, 20 חברי כנסת נרשמו לסיור. ביטלנו אותו בשביל להיות פה, אבל אני רוצה שיהיה ברור: התמיכה בחומש היא עצומה. היא עצומה. התמיכה בחומש היא עצומה בכנסת, והיא עצומה בעם. אתה יודע למה, יועז? כי עם ישראל רואה בחומש את הפתח הראשון שדרכו נתקן את העוול הנורא של ההתנתקות. ולכן ישיבת חומש נמצאת שם כבר הרבה הרבה שנים. ואתם, הממשלה שאתה חבר בה,

אתם הגשתם לבית המשפט את המילים הבאות, אני מקריאה, וזה מזעזע, בהודעת הממשלה שלך, יועז, לבית המשפט כתוב כך: שבועיים לאחר הפיגוע, כלומר שבועיים אחרי שיהודה דימנטמן, השם ייקום דמו, נרצח, שבועיים לאחר הפיגוע ניתנה הנחיית הדרג המדיני, זה גם אתה,

שלפיה על הכוחות להיות ערוכים לפינוי של כלל מרכיבי הבינוי במקום, כפוף להנחיה פרטנית ומועד שייקבעו על ידי הדרג המדיני. זה מה שהממשלה שלך,

תכננה לעשות, להשמיד את הישיבה בחומש, וזה כתגובה לפיגוע. כתגובה לפיגוע. זאת הדרך שלכם לנצח את הטרור: לתת לטרוריסטים את מה שהם ביקשו. אתם לא מתביישים? באמת, איפה אתם חיים? ברוך השם שהממשלה הרעה והמסוכנת הזאת, שתכננה נסיגה מחומש, הולכת הביתה.

ברוך השם. אין לכם מנדט לפנות את חומש. אין לכם מנדט. תתביישו. עם ישראל יגיע בהמוניו לחומש ולא יאפשר לכם את הדבר הזה. עם ישראל יגיע בפסח הקרוב לחומש כדי להסיר את המצור שאתם הטלתם על חומש. את המצור שהטלתם עליה. אתם ממררים את חייהם של בחורי הישיבה ולא מאפשרים להם לעלות ללמוד תורה, רודפים אחריהם לתוך הכפרים, כדי ששם יעשו בהם לינצ'ים. איפה אתם חיים?

שגילינו רק לפני יומיים, יואב קיש ואני גילינו את הדבר המזעזע הזה, שגם כשאתם רוצים כבר להסדיר את ההתיישבות הצעירה, אז לעשות את זה רק דרך זה שבאותה הזדמנות אתם תלבינו את המאחזים של אבו מאזן ותסייעו לאבו מאזן להשתלט על שטחי ארץ ישראל. איך לכם גבולות, באמת. אין לכם שום גבולות. עכשיו אני רוצה להגיד לך, יועז, משהו אישי. אני מכירה אותך שנים, ואנחנו אפילו חברים, ואתה יודע את זה. אתה נחשב בעיניי לאדם הגון, למרות שהלכת לממשלה המזעזעת הזאת. אני לא מצליחה להבין את הצעד הזה, אבל ברמה האישית אתה אמור להיות אדם הגון. אני רוצה להגיד לך, פנו אליך כבר בכל מיני דרכים, ועכשיו אני פונה ללב שלך. ללב שלך. עזוב שכדאי לך למצוא פתרון פוליטי אחר ושעדיף לך לעבור לצד הזה, עזוב.

רף המינימום הוא שתעלה לפה, ובשם המפלגה שלך, תקווה חדשה, תבקש פעמיים סליחה: פעם אחת תבקש סליחה מהבחור שהכיתם וחנקתם בצורה ברוטלית שאין לתאר, ושמעתי שהתנצלתם בפני חזקי, זאת חוכמה גדולה להתנצל בפני חזקי, יש לו מיקרופון ביד, אתם צריכים אותו. תתנצל בפני הבחור שהכיתם, ופעם שנייה תתנצל בפני הליכודניקים.

אבל זה כואב לי שהעללתם עלילה כזאת. אני ממש מציעה לך,

מכל הלב, לפחות את זה, תתנצל. הוא הכחיש את זה מעל הבימה הזאת. אני שאלתי אותו, והוא אמר שאותה אמירה שנאמרה בשיחה עם ריבלין לא הייתה ולא נאמרה.

הדובר הבא, חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. הוא הכחיש שהרביצו לליכודניקים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ברכות למזכיר הכנסת החדש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, שאלת,

בתחילת דבריך, אותנו,

ממה אנחנו מאושרים הבוקר. מה קרה לכם הבוקר שאתם שמחים כל כך? מה קרה לכם הבוקר שאתם מחייכים? מה קרה? אני רוצה לומר לך, אדוני השר, לך ולכל החברים בקואליציה, הממשלה הזאת שקמה באג'נדה של שנאת חרדים, הממשלה הזאת שקמה באג'נדה, שהדבר המאחד היחיד שיש לכם, הרי לא הצלחתם להעביר שום דבר שקשור לקורונה. כל יום היו לכם ויכוחים אחד עם השני. לא יכולתם להעביר הגבלות שחלקכם האמנתם בהן. לא הצלחתם להעביר שום דבר ביטחוני כי חששתם מרע"מ או ממרצ. הדבר היחיד שהיה לכם אליו,

איזה פייק חיבור, זה השנאה לדת.

רכבתם על אותה עגלה ריקה שאתה כל כך לא אוהב אותה. הנהגתם אותה ביד רמה, בראשותו של בנט, העגלון של אותה עגלה ריקה. דהרתם ודהרתם, ותחילת המפלה של הממשלה הקשה שלכם, העוינת את הדת, התחילה בנושאים דתיים.

אני אתחבר לחברי יואב קיש, שאמר קודם, אני מתחבר לברכות לעידית סילמן, שהחליטה להתחבר אלינו והחליטה לפרק את הממשלה הרעה הזאת דווקא על נושאים דתיים. הדבר היחיד שחיבר ביניכם, הדבר היחיד שאיפשהו מצאתם לנכון הוא לדהור עם חוקים נגד הגיור היהודי, נגד הרבנות של עם ישראל, נגד הכשרות של עם ישראל, הרכב רבנים, דיינים. זה הדבר היחיד שבו דהרתם במרץ עם גלעד קריב, מתן כהנא ובנט. הדבר היחיד הזה גם גורם לכם לפרק את הממשלה, גורם לכם, בעזרת השם, ללכת הביתה. כן, זאת אותה עגלה ריקה, אותה עגלה ריקה, שבמשך שנים היא במסלול של תאונה מול העגלה המלאה, שאני וחבריי בליכוד, ביהדות התורה ובציונות הדתית, וגם חלקים אצלכם בקואליציה, הייתם פעם על אותה עגלה מלאה, ובחרתם לשבת על עגלה ריקה. עגלה שמעודדת הכנסת חמץ למקומות הציבוריים כמו בתי חולים. עגלה ריקה, שבגלל אותה עגלה, מה יהיה על אותם רופאים מתמחים שנמצאים שעות בבתי החולים, שאנחנו כל הזמן בכנסת אומרים "אנחנו מודים לכם, אתם חלק מאיתנו"? מה על אותם מתמחים שעושים 14 ו-16 שעות בבתי החולים? לא יהיה להם איפה לאכול בפסח, כי איזה ניצן הורוביץ אומלל החליט שצריך שיהיה חמץ בבתי החולים. תגיד לי: זה בית המשפט, זה לא הורוביץ. אני מכיר את התירוצים האלה. שר בריאות שמעודד הכנסה של חמץ, שאנחנו יודעים שחולים דתיים ושומרי מסורת, לאו דווקא דתיים, לא יוכלו להיכנס לבתי החולים, לרופאים לא יהיה איפה לאכול, זו העגלה הריקה שאתם מנהיגים אותה. אני רוצה לומר לך, שאלת על מה אנחנו צוהלים, אנחנו לא צוהלים. אנחנו כאן מביאים לידי ביטוי את הדמעות של אותם עניים שבמשך חצי שנה אמללתם אותם. במשך חצי שנה עגלת הסופר שלהם יקרה יותר בגלל שר האוצר האכזר שאתם תמכתם בו. אנחנו כאן שמחים כי הדמעות של אותם אנשים חלשים,

היתומים, במשך תשעה חודשים, דמעות שזולגות מעיניהם באו לידי ביטוי היום בבוקר על תחילת ההתדרדרות של הקואליציה שלכם. הדמעות של עם ישראל, של תורת ישראל. מקומה של מדינת ישראל,

אני רוצה לומר את זה גם, לא הייתה ממשלה שנתנה הכרה לרפורמים כמו הממשלה הרעה הזאת. מעולם לא הייתה הרמת יד בתורת משה כמוכם, כמו בנט,

כמו בנט האומלל, שהכיר ברפורמים, נתן יו"ר ועדת חוקה לאדם רפורמי שמרים יד בתורת משה.

אדוני השר, גדלת במקומות דתיים,

אדוני היושב-ראש, גדלת במקומות דתיים. הסבא שלך, אין לי ספק שהיה שומר תורה ומצוות, וגם המשפחה שלך. ואתה הלכת בשבתך כיו"ר הכנסת לשבת לא בבית כנסת,

באיזה מתנ"ס שמוגדר בית כנסת. אתה יו"ר הכנסת, לא יו"ר סיעת יש עתיד.

מכיוון שאמרת דברים שאינם נכונים, תחזור בך. אם הם לא, אני מושך אותם. היית בביקור אצל הרפורמים?

אני אמרתי: הממשלה שמכירה ברפורמים, אחת, קודם כול, אני לא מתבייש בזה. העובדות אינן נכונות. ויש במה להתבייש. אני אמרתי, אם לא נכנסת לבית כנסת רפורמי,

הממשלה שלכם נתנה יד להכרה ברפורמים. ואני לא מתבייש בזה. יש הרבה מה להתבייש בזה.

אנחנו שמחים שהיא מתפוררת, כי אנחנו שמחים שלא יהיה יושב-ראש כנסת שיגיד "אני לא מבייש בזה שאני הכרתי ברפורמים". כן צריך להתבייש בזה. אני רק אציין שהם יהודים מבחינתי, זה הכול. אבל אתה, כיו"ר כנסת, אסור לך להכיר ברפורמים כרפורמים, כי הם מרימים יד בתורת משה. איזה שטויות. מאיפה אתה מביא, יש יהודים מומרים. לא הסוגיה עכשיו מיהו יהודי. שמי שמתגייר בגיור רפורמי הוא לא יהודי,

מי שמתגייר בגיור הרפורמי הוא לא יהודי, אתה גם יודע את זה.

לחינם, לא לחינם, מדינת ישראל, שידעה שכול קשה מאוד בימים האחרונים, משפחות רבות לא רצו לראות אתכם אצלם בבית, אנחנו יודעים את זה. שרים רבים מהממשלה התחננו להיכנס לכל מיני בתים, והם לא רצו לראות אתכם שם, כי הם בזים לכם. כי גם המשפחות השכולות וגם העניים וגם החלשים יודעים שהממשלה הזאת היא לא הסעד שלהם, יודעים שלממשלה הזאת לא אכפת מביטחון ישראל. אתם חוששים מהחברים שלכם. אז מה יגידו לנו כל הדוברים?

תחסוך את זה, בתקופת נתניהו לא היה לוד? אבל היה מי שניהל את המערכת. יש לכם שר לביטחון פנים שלא יודע לנהל את המערכת. מחירי הדיור, אנחנו שמחים בגלל הדמעות של אותם אלפי משפחות חרדיות שאיילת שקד ואלקין גנבו מהן את הדירות בקריית גת בהחלטה אחת. אותה החלטה שיושב-ראש ש"ס,

כשהיה שר הפנים עבד שעות,

כדי שיהיה דיור לאותם אנשים, ואתם בשנייה אחת הפלתם את הכול. שאלת, אדוני השר, למה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים מאותן דמעות של האנשים שחיים במחסנים, שהממשלה הרעה שלכם שלחה אותם לכסייפה, שעתיים דרומית מירוחם. אנחנו אוהבים כל מקום בארץ ישראל, אבל החלטה כזאת שערורייתית, שחרדים לא יוכלו לגור במרכז הארץ, אנחנו שמחים, ועל זה אנחנו שמחים, וזו העגלה הריקה שלצערי אתה וחבריך חלק ממנה.

תגיד לי בעוד כמה דקות: אתם מתנשאים, אני יודע ללמוד גמרא, ומה אמרת? ושירים של רחל. אני אומר לך: אני גאה ללמוד גמרא ומחנך את ילדיי על לימוד גמרא, ולא לימדתי אותם מעולם שירים של אף אחד, לא רחל ולא אף אחד אחר. כי העגלה המלאה עמוסה אלפי שנים בדפי גמרא, עמוסה אלפי שנים בפרקי נביא, לא ברחל, אנחנו מכבדים את כולם, אבל לא זו העגלה המלאה. המודל של העגלה המלאה הוא כבר 3,300 שנה, היא לא עגלה של כמה עשרות שנים.

אני חבר בעגלה המלאה הזאת שמלאה בגמרא, שאתה אומר: גם אני מכיר אותה. אם אתה מכיר אותה, תיישם מה שכתוב שם. כתוב שם שצריך להיזהר, מה זה חמץ, מה זה שבת, מה זה עם ישראל. איבדתם את הכול. ואני שמח שהיום תחילת המפלה שלכם, ונשמח עוד יותר, אסור לשמוח בקלון חברו, אסור לשמור במפלת חברו,

אבל אנחנו שמחים במפלה של הממשלה שחרתה על דגלה רמיסה של כל דבר שקשור בדת, כל דבר שקשור ביהדות. והשבת זה רק משל, והאכזריות כלפי הציבור החרדי זה רק משל, והדיור זה רק משל, והרפורמים זה רק משל. אבל יש כאן יותר מדי משלים שהתקבצו אליכם לעגלה הריקה. תודה רבה. אם כך, אנחנו ניגשים להצבעה. הוועדה המוצעת, הוא לא צריך להשיב? היושב-ראש, יש תשובה, לא? בבקשה? השר מסכים. השר, אתה רוצה להשיב? בבקשה. הוא מסכים עם הדברים.

אנחנו יודעים מה תגיד: 12 שנה לא עשיתם, סבתא שלי. עזוב, אתה לא, חשבתי שהוא לא רוצה להגיב. חשבתי שאתה לא רוצה.

אני חושב,

שיש פה דיון חשוב. השר הנדל, אבל איפה, יש פה דיון חשוב. אני שמח שחבריי מש"ס עוסקים בתולדות עמנו ובלימוד. חבר הכנסת בוסו, אם אתה רוצה שהוא ישיב,

אני משוכנע שאם היית שואל את הרמב"ם, היית מביא אותו לזמננו ושואל אותו אם זה נכון שהעגלה עמוסה רק בדפי גמרא וכך היא צריכה להיות, אז ודאי הוא היה אומר לך שאתה טועה טעות מרה.

כי הרמב"ם ידע גם פילוסופיה יוונית וגם רפואה וגם תחומי לימודי הליבה, מה שקרוי

תפסו אתכם באוזניים, ואתם לא מסוגלים לעשות כלום.

ולכן כל הסיפור שלך, להרים יד בתורת משה, הרי זו המצאה, המצאה אחת גדולה. ואני אומר לכם שהמתכון הכי בטוח להרחיק אנשים מהיהדות,

אתה אומר: אלה יהודים ואלה לא יהודים, המתכון הכי בטוח הוא לעשות את מה שאתה עושה,

לעשות את מה שאתה עושה, לקחת מונופול, להגיד: זה שלי ולא שלכם, וליצור כפייה בחקיקה.

אני חוזר על זה, לאבד את התורה ואת היהדות,

היהודים הישראלים שומרים יותר מכל דבר אחר על ברית מילה ויום כיפור וחוגגים את ליל הסדר, ואתה יודע למה?

כי לא היה שום חוק שש"ס ייצרה, ולא היה שום חוק שאגודה ייצרה, והליכוד לא יצר איתם שום הסכם קואליציוני בגלל אותם דברים. יש ביניכם גם כאלה.

ואני אומר לך שעגלה, טוב שיהיו לכולם בעגלה גם משוררים עבריים, גם היסטוריה של עם ישראל, גם מורשת וגם דף גמרא, הרבה דפי גמרא. ומי שלא שם את זה שם באותה עגלה שלו אז הוא חסר. ועכשיו לגבי הדברים של חברת הכנסת סטרוק. אני אעשה את זה קצר. את הנסיגה ייצרה מפלגת הליכוד, כזכור לך. את החוק שלא בוטל, אתם הייתם בממשלה, והוא לא בוטל כל השנים. לא בוטל חומש, אותה חומש שאת מדברת עליה. אבל לא ביטלו את הישיבה.

לא באמת אומרים אותם מעל במת הכנסת, אומרים אותם במקומות אחרים. אז אני רק רוצה להזכיר לכם. אתם,

הרי אם מחר בבוקר אני אומר לכם לשנייה שביבי מלך ישראל ואתם המפלגה הכי טובה בעולם, בשנייה אתם הופכים אותי לגיבור האומה. הרי כל אחד, אתם משנים את דעתכם בקצב של,

אפילו סיב אופטי לא עובד כל כך מהר. אפילו הסיב האופטי לא עובד כל כך מהר.

בשנייה אחת חיבקת את מנסור עבאס, כולכם התחבקתם, יש תמונות פיזיות שאתם מתחבקים עם מנסור עבאס, ושנייה אחרי זה לא הלך איתכם,

הרי אין לכם שום פסיק של תפיסה. מה שביבי אומר, מה שטוב לפוליטיקה, אתם עושים. אתה מדבר עלינו?

רק, אין שום דבר קוהרנטי בתפיסה שלכם.

שר התקשורת יועז הנדל: לפני שנה, לפני חצי שנה, לפני שבוע, הפכתם את עידית סילמן לאויב, היום אתם עומדים ומחבקים אותה,

חבר הכנסת אמסלם, אני ממש ממתין.

די. אתה מפריע.

זו פרודיה על ימין. זה לא ימין, זו פרודיה על ימין. ימין שלא משרת בצבא, ימין שמעודד כניסה לתוך הכיס שלך,

ימין שהוא לא ימין כלכלי, ימין שמעודד מונופולים על היהדות.

זו הפרודיה הכי גדולה שהייתה אי פעם בתולדות מדינת ישראל. ורק לצעוק ולנבוח ולצעוק, זה מה שאתם עושים כל היום.

אמסלם, אמסלם, אמרתי לך: ביום שאתה תראה לי משהו, הישג אחד, אתה

תודה רבה.

אם כך,

למה הוא, חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קיש, חבר הכנסת קיש, אני בהצבעה. אתה מפריע לי. אבל הוא, אנחנו ניגשים להצבעה. משה אבוטבול.

משה אבוטבול נכנס. במליאה. בסוף לא יהיה זמן, ואף נושא לא יבוא לדיון. יבוא על חשבון חקיקה רעה של, יהיה בתקופת בחירות.

הידיעה הייתה, זה בסדר, זאת אומרת שהממשלה ממשיכה.

הבנתי, חבר הכנסת קיש.

אנחנו ניגשים להצבעה. הבקשה של המגישים: הצבעה במליאה, הצבעה ידנית. מי בעד, נא להרים את היד. 17 בעד. בן אדם שדואג לעצמו, 17, מי נגד? שניים נגד. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. אם כך, רק עכשיו הצביע.

אם כך, עבר למליאה עצמה. 17, 17 בעד, שלושה נגד. עבר לדיון במליאה. אנחנו עוברים לנושא הבא. אדוני, ביקשתי הודעה אישית. עם כל הכבוד לך, חבר הכנסת רוטמן, 1. לא זכור לי שהוא אמר דברים קשים.

2. תבדוק את סעיף 34(ג). הוא אומר פשוט "בסיום אותו דיון" ולא "בסיום היום". עוד מעט, אם היה לי סיום יום, היית בא ב-21:00. לכן, לא מאושר. אנחנו עוברים לנושא הבא: החלטות הממשלה הצפויות בנוגע ליישוב חומש,

מנמקים חברי הכנסת יולי יואל אדלשטיין ויצחק פינדרוס. חבר הכנסת אדלשטיין, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני מזכיר הכנסת, טוב לראותך בתפקיד, גברתי סגנית המזכיר, חבריי חברי הכנסת, איפה הוא? בבקשה, החוצה, חבר הכנסת אבוטבול.

אני שומע בקולך.

ממשלה זמנית,

חבריי חברי הכנסת, הנושא שלי הוא אכן חומש. אני יודע שחברתי חברת הכנסת סטרוק כבר אמרה את זה בכמה מילים, אבל אני רוצה לדבר על העניין הזה של חומש קצת יותר בפרטים. אדוני השר, מכיוון שאתה כבר פעם רביעית עולה לכאן להשיב,

לחסוך ממך עוד פעם "איפה הייתם 12 שנה ומה עשיתם עם חומש".

אם אני אתחיל לתאר את המציאות בחומש או את זה שחוק ההתנתקות המיותר הזה בצפון השומרון עדיין לא בוטל, אז תגיד: טוב, אתה ביטלת אותו? לכן, אני רוצה לספר לך על מסמך שנכתב בשמך ולצטט אותו, ואם תמצא לי מסמך שהיה יוצא בשמי באותה צורה אז תוכל גם לומר "איפה הייתם 12 שנה". המסמך הוא עתירה הזויה, כרגיל, של איזשהו פלסטיני שם מן האזור, ובוודאי שתמיד יש עורך דין ישראלי נחמד שמייצג אותו מול בית המשפט העליון. הסיפור ידוע. העתירה היא: היעדר אכיפה בחומש. ברשותך, ככה לאוזניים שלך וגם של חברי הכנסת ושל אדוני היושב-ראש, אני רוצה לצטט כמה דברים מן המסמך שלך, ואחר כך ודאי אעביר אליך בשמחה. כאמור, העתירה עוסקת בענייני אכיפה. בסעיף 5 נאמר: תחילה יובהר כי רשויות האזור פעלו באופן נמרץ גם בחודשים האחרונים וקידמו פעולות אכיפה רבות, הן במישור האכיפה התכנונית והן במישור האכיפה הפלילית,

התנכלויות בלתי פוסקות לבחורי הישיבה בחומש. בסעיף 7 יש דברים עוד יותר מעניינים. סליחה, גם ודאי מזכירים כאן בעתירה, בסעיף 6, דברים עצובים: לצד האמור, ביום 16 בדצמבר 2021 אירע פיגוע ירי רצחני בציר הסמוך למרחב היישוב המפונה חומש, אשר בוצע על ידי חוליית מחבלים פלסטיניים, להם עדיין מותר לומר "מחבלים פלסטיניים",

שר החוץ עדיין לא תפס אותם, כלפי רכב ישראלי שנע על הציר. כתוצאה מהפיגוע נרצח יהודה דימנטמן ז"ל ונפצעו שני אזרחים נוספים. דברים נוראיים. עכשיו נשמע מה מתפתח מזה. כאמור, סעיף 7: כך יצוין כי אך מתחילת חודש ינואר 2022 אירעו במרחב עשרות אירועים אלימים, שכללו יידוי אבנים, זריקות בקבוקי תבערה, גלגול צמיגים בוערים, הצבת מחסומי אבנים על גבי צירי התנועה וירי זיקוקים על ידי פלסטינים לעבר הישראלים ולעבר כוחות הביטחון במרחב היישוב המפונה חומש. עד כאן הכול בסדר. אבל אתם יודעים מה לא בסדר?

לא את בלינקן ולא את הנוכחות של בנט לצידו. במסמך הרשמי הזה כתוב, חבר הכנסת פינדרוס, אתה מדבר מייד אחריי ואולי גם ראית את המסמך: הפיגוע האמור השפיע באופן דרמטי על המצב בשטח ועל הערכת המצב הביטחונית במרחב היישוב המפונה חומש. מאז פיגוע הירי התחוללה הסלמה משמעותית בהיקף האירועים האלימים במרחב, הן מצד הפלסטינים והן מצד הישראלים, קרי, כנראה אותם ישראלים, בחורי ישיבת חומש, הם אלה שירו, ירו זיקוקים, גלגלו צמיגים בוערים, תקפו את כוחות הביטחון וכן הלאה וכן הלאה.

כי הרי "גם מצד הפלסטינים וגם מצד הישראלים".

זה עוד, חברים, אני רק בונה את זה. אנחנו נגיע גם לגולת הכותרת. בימים שלאחר הפיגוע, זה סעיף 11, הורה הדרג המדיני, זה אדוני, כן? חבר בממשלה. חבר בקבינט מדיני-ביטחוני גם, נכון, אדוני?

הורה הדרג המדיני על הקפאת מצב במקום, "הקפאת מצב",

תוך המשך האכיפה למניעת הרחבת הבינוי במקום. זאת משיקולים רחבים הקשורים ברגישות הרבה שהייתה נלווית, מטבע הדברים, לכל פעולה במקום בפרק הזמן הסמוך למועד הפיגוע, תשובה ציונית הולמת. היה פיגוע, נרצח יהודה דימנטמן הי"ד, נפצעו עוד שני אנשים, תשובה ציונית הולמת, אדוני היושב-ראש, להגביר את פעילות האכיפה כנגד כל בנייה בחומש. אבל גם זה עוד לא הכול. הפסקה הבאה בתוך סעיף 11 אומרת: יש לציין כי כשבועיים לאחר הפיגוע ניתנה הנחיית הדרג המדיני, ולפיה במקביל להמשך פעולות האכיפה נגד כל בנייה חדשה במקום, על הכוחות להיות ערוכים לפינוי של כלל מרכיבי הבינוי במקום, בכפוף להנחיות פרטניות ומועד שייקבע על ידי הדרג המדיני, כפי שיפורט להלן. טוב, פשוט הלב שלי לא עומד בזה, לא יכול להמשיך לקרוא את המסמך הזה. יש פה שקרים גם, דרך אגב, אדוני השר. היינו עם חברת הכנסת סטרוק במחסומים. נאמר במסמך הזה שהמעבר לחומש דרך המחסומים הוא רק לפלסטינים ולקבוצה ישראלית מוגדרת, קרי אותה רשימה סגורה של בחורי ישיבה. זה לא נכון. שאלנו במפורש את נציגי צה"ל, והם אמרו לנו במפורש: ערבי ישראלי יכול לעבור.

שאנחנו, חס ושלום, מדינת אפרטהייד, כפי שטוענים הגרועים שבשונאינו? מי שיש לו תעודת זהות כחולה, אז שואלים אותו: אתה יהודי?

חבר הכנסת פינדרוס, שואלים לפי ההלכה או לא לפי ההלכה.

מזל שהוציאו את זה מתעודת הזהות כן. אחד שהוא לא יהודי על פי ההלכה יכול לעבור לחומש או לא יכול לעבור לחומש? אולי נשלח מתגיירים. אני צוחק רק כי אחרת באמת אני אתחיל לבכות פה. אדוני השר, זה המסמך הרשמי שיצא מטעמך לבית המשפט העליון לאחר הפיגוע. אני חושב שכל המוסיף גורע. אבל בשתי הדקות שנותרו לי אני רוצה לפנות עכשיו לאנשים שאולי רואים אותנו בערוץ הכנסת או שישמעו על הדיון הזה. אולי יש תושב באר שבע או תושבת חדרה שאומרים: הוא לא קצת מנותק, יולי אדלשטיין הזה מהליכוד?

ליבו בחומש, בסדר, הוא היה נגד ההתנתקות,

מתרחשים פה פיגועים במדינת ישראל, שידבר על מאיפה באו עלינו הפיגועים האלה ומה לעשות. חבריי היקרים, מזה באו הפיגועים, מזה שנזרקות אבנים על הרכב הישראלי ביהודה ושומרון כעניין מדי דקה ואף אחד לא שמע על זה. אה, מותר לזרוק אבנים על הרכב, אין הרוגים, אז זה בסדר? אז מותר גם לירות על הרכבים, גם על זה לא שומעים. אתם יודעים ששלשום היה,

ירי על אפרת וירי על אבני חפץ? לא, אתם לא יודעים, כי גם זה בשגרה. נהרג מישהו באפרת?

באבני חפץ נהרג מישהו?

זה בסדר. ואז מתרחש רצח ליד חומש, גם זה בסדר. והתשובה הציונית ההולמת היא להקשות עוד יותר על חומש ועוד יותר על יושבי חומש ולמנוע כניסה מכל אחד שאפילו רוצה ללמוד שם תורה. וכך זה מידרדר, והמסר ברור. והמסר מגיע,

גם לאותו אחד בחורה ולאותם ארורים מאום אל-פחם, שמותר גם לקחת סכין או M-16. ולמה לנסוע ליהודה ושומרון? אפשר לנסוע לבאר שבע או לחדרה. ככה זה מתנהל. עניין גורר עניין. היעדר תגובה גורם להבנה שהכול מותר, וכך זה מתנהל, וכך זה מגיע אלינו, לכל אחד ואחת מאיתנו. אז לא רק בחומש עסקינן.

בסופו של דבר, היישוב חומש ייבנה ויהיו שם משפחות רבות, תהיה שם ישיבה וילמדו תורה ויגדלו תינוקות. זה מה שיהיה, כי זה הדבר הנכון לעתיד ארץ ישראל. אבל אני מודאג מכך שבינתיים האזרחים שלנו, גברים ונשים, ילדים ומבוגרים, משלמים בחייהם על אוזלת היד של הממשלה בחומש, ביהודה ושומרון ובכל מקום אחר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת פינדרוס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, היום, בדיון הבוקר, השתכנעתי מדבריך ומכל מה שהתנהל סביב הדיון, שאתה צודק: משל העגלה הריקה, פג תוקפו. אנחנו כבר לא במשל העגלה הריקה, אנחנו במציאות של עגלה חלולה. אתה יודע מה זה עגלה חלולה? עגלה חלולה זה שיש דיון על המצב הביטחוני במדינת ישראל, ובמקום השר המאוד-פעיל, שכנראה גם את המזוזות הוא לא החליף במשרד לביטחון פנים, גם את זה הוא לא עשה, ואני אומר, לשיטתך, אבל הוא בטח לא טיפל בביטחון, שולחים אותך לעשות פה מופע ליצנות,

ואני אתייחס עניינית ללמה זה מופע ליצנות חלול. מופע הליצנות החלול הוא חלול בדיוק כמו הממשלה הזאת ובדיוק כמו הכיפה של בנט, שהיא חלולה. ולמה היא חלולה? הרי הטיעון שלכם בעשרת החודשים האחרונים הוא: "מה עשיתם 12 שנה", ו"לא הייתה משילות בנגב", ו"גם אתם פיניתם יישובים", ו"גם אתם הייתם בעד ההתנתקות", ו"גם אתם הייתם כמו אלקין בקדימה תקופה מסוימת", ו"גם אתם מדי פעם עשיתם את כל הדברים האלה". אז בואו נדבר רגע על חומש. מה קרה בכל ממשלות ישראל?

אי-אפשר לעשות כל מה שרוצים. יש, לצערנו הרב, מצד שמאל שלנו בית משפט עליון, שלא נותן לנו לעשות יותר מדי דברים שצריך לעשות במדינת ישראל, יש גם בעיות קואליציוניות מדי פעם, אבל יש רצון לעשות. ורצון לעשות אומר, ואני אומר את זה וכואב לי, כי זו לא פעם ראשונה שאני עושה את זה, שאני מזכיר את יצחק רבין,

שניצל כל מומנטום בשביל לחזק את ההתיישבות, מומנטום שיוצר מצב בין-לאומי. הרי הפינוי מחומש, כולם מודים שהוא טעות. אתה בטח מודה, כי אתה כל הזמן מזכיר את ההתנתקות שאלקין תמך בה בליכוד, בקדימה.

כולם מודים בזה היום,

יודעים מה המחיר, יודעים מה הייתה התוצאה, יודעים הכול. קורה פיגוע. מה קרה בכל ממשלות ישראל? מה עשה רבין כשדברים כאלה קרו? מה עשה נתניהו,

לא תמיד היה לו מספיק אומץ לעמוד מול בית המשפט העליון או מול לחץ בין-לאומי או מול לחץ אמריקאי, והוא פעם נתן לאובמה תשעה חודשים, ופעם זה, ופעם כן הלך לארצות הברית ועמד בקונגרס ודיבר נגד? הוא לא תמיד היה מספיק עוצמתי כמו שהיינו רוצים,

אבל כשיש לך הזדמנות, התשובה החלולה שלך היא: מה עשיתם כשלא הייתה לכם הזדמנות? מה, התשובה החלולה שלך היא "מוסי רז"? התשובה החלולה שלך היא "מרב מיכאלי"? התשובה החלולה הציונית שלך היא "מנסור עבאס"? זאת התשובה? לא "אין ברירה" זו התשובה הציונית ההולמת? זאת עגלה חלולה. זאת לא עגלה ריקה, כי "עגלה ריקה" זה אומר "אין לי מה לתת". אתה בא בצביעות ועומד פה, במקום שעמר בר לב יבוא באומץ ויסביר מה ההנחיה שהוא נתן לשוטרים לטפל באלימות מתנחלים או ברצח של אנשים חפים מפשע, ברצח של אנשים חפים מפשע, יריות. אני ראיתי את איתמר בן גביר צועק, אני עוד לא ראיתי אותו יורה בהם. אני ראיתי את המחבלים האלה יורים. רואים אותם,

רואים את זה מול העיניים.

אני גם גר בעיר העתיקה, אני שומע את זה מהבית. אני יורד ואני רואה את ההרוגים והפצועים, אני רואה אותם. אז נכון, 12 שנה, היה פעם אובמה, פעם לחץ בין-לאומי, פעם בג"ץ שלא נתן לעלות, אבל היום לקחתם, מייד אחרי פיגוע, כשמישהו נהרג, ואתם נותנים גיבוי לדבר החלול הזה, לשר הביטחון,

ואתה עומד פה ומסביר: נתניהו אשם ששמע בקול אובמה ועשה הקפאה עשרה חודשים? זה מה שאתה מסביר? עומד ראש ממשלה דתי, ושר דתות דתי, והוא אומר: לא יהיה לאורתודוקסיה מונופול על היהדות, ואתה אומר לי שזו לא עגלה חלולה? עומד יושב-ראש הכנסת מקודם ואומר: אני מבקר את הרפורמים כי הם יהודים, מישהו התווכח אם הם יהודים או לא? אז אני מודיע לך, מוסי רז יהודי, מרב מיכאלי יהודייה, הם כולם יהודים, גם הרפורמים שנולדו לאימא יהודייה. אבל תפיסה שאומרת שאפשר להתבולל זו תפיסה לא יהודית. וכשמדברים על תפיסה, על זה אנחנו מלינים. על לתת לגיטימציה לתפיסה הזאת שאפשר להתבולל, לתת לגיטימציה לתפיסה הזאת שלא יצאנו ממצרים, אנחנו ערב פסח, לתת לגיטימציה לתפיסה הזאת שאין תורת משה. על זה אנחנו מלינים. מישהו דיבר על אם הם יהודים? הוויכוח שלנו הוא אם הם יהודים או לא יהודים? ברור שהם יהודים. הם נולדו לאימא יהודייה.

תפסיקו, לא להסיט את זה לשם. חבר הכנסת פינדרוס, שמעתי את זה בכנסת. זאת לא יהדות, ואסור לתת לגיטימציה למי שמעודד התבוללות, ואסור לתת לגיטימציה לתפיסה לא יהודית שטוענת את זה בשם היהדות. אם רב קונסרבטיבי יכול להגיד שיציאת מצרים לא הייתה ולא נבראה וזו אגדה, זו לא יכולה להיות תפיסה יהודית,

לא יעזור כלום. זאת עגלה חלולה, לא עגלה ריקה. אתה מדבר על חמלה ועל מה שעשו, וכן הורידו מיסים,

אוהבים לעלות לפה פעם אחר פעם. היה לכם מצב של גביית מיסים של 25 מיליארד שקל יותר, ואתם ממשיכים להעלות מיסים? הייתה לכם סיטואציה כזאת? אבל אין אומץ לעמר בר לב לבוא לעמוד פה, אז הוא שולח אותך לעשות פה קרקס, לשר הביטחון אין אומץ לעמוד ולהסביר למה ההתיישבות הצעירה עד היום בלי חשמל. כשהוא העביר חוק חשמל,

כי אתה יודע שבממשלה הקודמת בית המשפט העליון לא היה נותן את זה. אבל הוא העביר חוק, הוא צריך צו אלוף כדי להחיל את זה. אתה יודע שהסיטואציה אחרת. זאת נקראת ליצנות,

נקודות שאין קשר בינן לדבר הזה. תאמרו את האמת: היה לך סכסוך אישי עם נתניהו, לאלקין היה סכסוך אישי, לגדעון סער היה סכסוך אישי. אבל בשביל זה, כל מה שאתם מאמינים, לעשות הפוך? כל מה שאתם מאמינים? אתם רואים שלטון,

של ימין, שבזמן פיגוע היה הולך לפנות יישוב שאין לו חרב בג"ץ עליו וחרב בית דין עליו? הייתם רואים דבר כזה? אז נכון שגם אני חשבתי לפעמים שכשיש חרב בג"ץ צריך ללכת נגד הבג"ץ, נכון שהם לא היו מספיק חזקים, הם היו יותר מדי ממלכתיים, נכון שלא העבירו את פסקת ההתגברות, ואני חושב שהיו צריכים להעביר את פסקת ההתגברות. אבל מכאן ועד השקר הזה, לעשות לגמרי הפוך? זה מצדיק את זה שעמר בר לב ייתן גיבוי לטרוריסטים? כי זה גיבוי לטרוריסטים, ואנחנו מכירים את

זה מצדיק ששר הביטחון ייתן גיבוי לטרור? זה מצדיק את הדבר הזה? ואתה מדבר על המשילות בנגב. אני אזכיר לך, יכול להיות שאתה לא זוכר בגלל המעברים, עד הממשלה הקודמת, כן, קק"ל יכלו לנטוע בנגב. הפסיקו בהוראתו של עמיר פרץ, שזה היה חלק מההסכם הקואליציוני, שאתה וסייעתך הייתם חברים מאוד מאוד בכירים באותו הסכם קואליציוני שנחתם לפני שנתיים, גם בחודש ניסן, להפסיק את הנטיעות בנגב. אז רימיתם את עם ישראל שכאילו עשיתם נטיעות, עוד פעם מסיבות קואליציוניות, ואתם יודעים שיש מצב אחר בכנסת. אז יש בעיה אישית. לא מכל מה שהליכוד עשה אני מרוצה, גם לא מכל מה שהציונות הדתית עושה,

גם לפעמים לא מכל מה שיהדות התורה עושה אני מרוצה, אבל לפחות יש מינימום של נאמנות. הפשרה שלי היא הפוכה? אם יש סיטואציה בעייתית, יש סיטואציה בין-לאומית שאי-אפשר לעשות הכול, לא הצליחו להעביר מכדור הארץ את החוק ההזוי הזה, את החוק ההזוי הזה שאסור לעלות לחומש, שזאת עבירה לעלות לחומש, וכולם יודעים שזו הייתה טעות. טעות, כן, החברים של אלקין, טעות של החברים מהליכוד. מי אמרת, היה עוד אחד שהצביע מהליכוד, תזכיר לי? היו עוד כמה מהליכוד שהצביעו בעד, אז טעו. אז היום לבוא ובשם זה להצדיק את זה, אחרי פיגוע, שכולם יודעים שבפיגועים הקימו יישובים? כולם יודעים את "בדמייך חיי", במצבים כאלה, כשהעולם ידע לשתוק, אז אנחנו הולכים לבלינקן ואומרים גם לו: אדוני, זה הכול אלימות מתנחלים וכל הפיגועים זה אלימות מתנחלים? וזה, זאת לא עגלה ריקה, זאת עגלה חלולה. אנחנו שמחים היום שהעגלה החלולה הזאת מתחילים להיווצר שם קצת פנצ'רים וברקסים, ואולי העגלה החלולה הזאת תעבור מן העולם.

תודה רבה. אני באמת רק לא מבין: רמטכ"ל לשעבר ומפקד סיירת מטכ"ל נותנים גיבוי לטרור? נשגב מבינתי.

סתם, הערת ביניים שלי, גם לי מותר. אחרי הרצח הם רוצים לפנות. אמרתי, ואתה יודע את זה: אמירה כזאת, שזו אלימות מתנחלים,

ציטטתי אותך, חבר הכנסת פינדרוס. ציטטתי אותך.

אדוני היושב-ראש, קודם כול אני רוצה,

קודם כול, אני רוצה להודות לכם על דיון רציני. חברת הכנסת סטרוק, אל תלמדי אותי מה זה להילחם בטרור. יש לי ניסיון יותר מכל מי שיושב פה. גם במסגרת הסכמי שלום.

גם אתה נלחמת בטרור בגלל הסכמי שלום.

תודה. תודה, תודה, חבר הכנסת פינדרוס. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה להיות בשקט. הבנתי אותך. בבקשה להיות בשקט. שלושה ילדים שנפצעו בפיגועים. אתה לא תלמד אותי ולא תבזה אותי.

תפסיקי לנאום ממקום מושבך.

חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, קודם כול אני רוצה להודות לכם על דיון רציני. בין הקריאות הפופוליסטיות והאמירות, אני חושב שהיו פה בסוף כמה נושאים מרכזיים שמהווים ויכוח בתוך מדינת ישראל: ביטחון במדינת ישראל,

התכוונתי אליך כשאמרתי "פופוליסט", אבל לא רציתי להגיד את השם, יהדות מדינת ישראל, ואני אומר לכם,

חבר הכנסת פינדרוס, הרצפה עקומה. לאיזו מפלגה אתה עובר, אתה מחלק לנו ציונים. חבר הכנסת אמסלם, די. הטענה שהרצפה עקומה היא טענה לא רצינית. הבן אדם מוטרד לאן הולך, לאיזה סידור. דברו איתו. חבר הכנסת אמסלם, די. הרצפה עקומה, ואז פתאום היא התיישרה, ועכשיו אתה אומר: שנים הרצפה הייתה עקומה. עכשיו היא התיישרה,

הבן אדם מוטרד לאן הוא הולך.

נבקש שיהיה משהו אחר.

וזה קורה, ותשאל את ראשי המועצות. זה קורה כשאני שר תקשורת ולא כאשר הצעקן מקודם היה שר התקשורת. וזה קורה רק כי התקבלה החלטה, רק כי עושים מעשה. לכן אי-אפשר כל הזמן להגיד: הרצפה עקומה.

הפלא ופלא, פתאום הרצפה התיישרה, אז בואו נבקש לעשות מהלכים. זה לא עובד ככה.

ולכן,

ליצנות,

ליצנות זה לא להכיר במציאות.

ליצנות זה לטעון לכתר ולחשוב שיש לך איזה מונופול על היהדות.

ליצנות זה לאחוז את המקל בשני קצותיו: מצד אחד, ליצנות זה שאתה מגן על עמר בר לב.

מצד אחד לבקש אוטונומיה בתוך מדינת ישראל, ומצד שני הרצון והשמחה והשאיפה לשלוט, להיות בשלטון ולהיות במשרות בכירות. זה לא עובד ככה. כל אזרחי מדינת ישראל, לכולם צריך להיות חוק וסדר אחיד בכל מקום. ובכל מקום צריך לטפח את ההתיישבות, גם ביהודה ושומרון, גם בגליל וגם בנגב, ובכל מקום ובכל,

וכל אזרח ישראלי, צריך שיהיו לו זכויות וחובות, גם לחרדים וגם לערבים, גם זכויות וגם חובות, יש מסלולי שירות. ועל כל זה היינו יכולים להסכים ביחד. אני מניח שאתה לא היית מסכים איתי לגבי זה, אבל אפשר היה לגבש פה הסכמה רחבה לגבי הדברים האלה, וכל היתר זה עשן. זה מסך עשן שנועד לערבב פה את הישראלים ולטעון שיש פה איזה ויכוח גדול ושהיום זה יום גדול.

לא, לא, זה לא עשן. אתה צודק. הפינוי בחומש, שאתם עשיתם, זה מעשה שנעשה, ואתם לא רציתם להחזיר אותו. אתה צודק, זה לא עשן, זה מעשה שנעשה. הוויכוח הוא עשן. הוויכוח הוא על מה שנעשה לפני שנים רבות. לפני שבועיים. אדון פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, הרי אתה יודע כמה פעמים פינו את הישיבה שם, ואני אומר לך, אתה יודע גם מה עמדתי לגבי תגובה אחרי פיגוע, אבל לפחות, לפחות בוא נסתכל ונכיר במציאות. ואני אומר לך שהדיון שלך, לא על מיהו יהודי, כי אמרת יפה, אלא על מי קובע מה זה יהדות, זה בדיוק מה שפוגע בצביונה היהודי של מדינת ישראל. ולכן,

תסתכל על המספרים: תסתכל כמה ישראלים מתרחקים מהיהדות, תסתכל כמה מתרחקים מהרבנות. הפוך, אתה לא יודע את המספרים.

אני יודע את המספרים. הפוך. פחות מאשר פעם.

אני יודע כמה בורחים מהכשרות של הרבנות, אני יודע מה עשיתם ואיך השפעתם לרעה על צביונה היהודי של מדינת ישראל. אני יודע כמה מאות אלפי ישראלים חיים היום במדינת ישראל, משרתים בצבא, מגינים על המולדת, והם לא נחשבים יהודים, כי אנחנו קבענו שרק קבוצה אחת יכולה לעשות את הגיור,

גיור אורתודוקסי. לא נותנים לרבני ערים אורתודוקסים לגייר, ופוסלים גיורים של הרב דרוקמן, ופוסלים גיורים של מערכת הגיור הממלכתי. ואנחנו הרי יודעים את זה, אתה יודע את זה ואני יודע את זה.

ללא קשר לפוליטיקה שקיימת היום, לשמחה שלכם, באמת,

לי אין בעיה שאתם שמחים, זה לא מטריד אותי שמישהו שמח. אני, מטריד אותי מה היעד, מה המטרה. ונניח שתקימו ממשלה, האם זה יהיה שונה, או שעוד פעם תאשים את הרצפה שהיא עקומה? נניח שבבוא היום עוד פעם אתה תהיה חבר קואליציה בממשלה.

הרי אתה יודע ואני יודע שהזמן הוא שאול. נתניהו הולך לעסקת טיעון. האקדח כבר מונח מהמערכה הראשונה. זה הולך להשתנות. אתם יודעים ואני יודע את זה, נכון? גם אם אתם לא מדברים על זה בקול.

אז עכשיו השאלה היחידה היא מה אתם רוצים לעשות, מה היעד. לא השמחה לאיד או השמחה האדירה הזאת של חבר הכנסת קרעי, שחושב שזה יום הקמת המדינה. מה אתם תעשו? מה אתם רוצים לעשות? להזיז את העגלה החלולה. אתם רוצים להחזיר את הריבונות לנגב ולגליל?

אתה רוצה לספח את חומש? מה אתה רוצה לעשות? להזיז את העגלה החלולה. כי 12 שנה לא עשית. ולכן מה שאני מציע לך,

14. 14. וחברת הכנסת סטרוק, את יודעת את זה היטב. ולכן מה שאני מציע,

הרי את ניהלת מאבקים על זה. מה שאני מציע לכם זה לנסות לזהות איפה אפשר להגיע להסכמות ואיפה הציבור הישראלי נמצא. הוא לא נמצא איתך, אדון פינדרוס.

היהדות החרדית היא לא זאת שקובעת איך היהדות תיראה. אתה טועה.

אתה טועה.

יש מקום אחד שבו הוא לא נמצא זה בתקווה חדשה.

והחברה הישראלית מבינה שצריך, חבר הכנסת קיש, די.

ולא עושים את זה דרך הפגנות ודרך שלטים, אלא דרך שירות, רגליים על הקרקע. והחברה הישראלית לא אוהבת את התפיסה הזאת של הפרד ומשול ושל פלגנות. ולכן אני חושב שדווקא מהיום הזה, מהחגיגות המוזרות, אני מציע דווקא לחשוב על איך אתם רוצים שמדינת ישראל תיראה בעתיד.

תודה רבה. דיון במליאה. דיון במליאה. אם כך, אנחנו ניגשים להצבעה, על פי בקשת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, דיון במליאה?

זה אוטומטית.

חבר הכנסת קיש, עם כל הכבוד לו, לא יכול לטעון בשמך. תודה. אם כך, אנחנו הולכים להצבעה.

חבר הכנסת אבוטבול, תשב ותהיה בשקט.

אני בהצבעה, ואל תפריע לי.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד ירים את ידו, יחזיק את ידו, כדי שאני אספיק לספור, בבקשה.

חומש. 13 חברי כנסת בעד. מי נגד? שניים.

אם כך, 13 נגד שניים. ההצבעה עברה,

תשבו בבקשה. עוד שנייה. אני ממש מבקש. עוד שנייה. הישיבה לא נסגרה. תכבדו. אני מבקש, לסיום, לברך את חברינו המוסלמים בברכת רמדאן כרים וצום קל, ולאחינו היהודים בארץ וברחבי העולם, חג פסח כשר ושמח. הודעה למזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת תשובות שרת החינוך על מסקנות הוועדות כדלקמן: מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אוסאמה סעדי, ענבר בזק, שמחה רוטמן, שירלי פינטו קדוש ואורלי לוי אבקסיס בנושא: השלמת פערים בשנת הלימודים תשפ"ב לתלמידים עם לקויות למידה ודיסלקציה לאור נזקי הלמידה מרחוק,

משה אבוטבול ואמילי חיה מואטי

מסקנות הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בעקבות דיון מהיר בהצעתן של חברות הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב ונעמה לזימי

סחיטה מינית וכלכלית של נשים שתמונות וסרטונים שלהן מופיעים ברשת. מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת קטי קטרין שטרית,

ינון אזולאי ועאידה תומא סלימאן בנושא: מאבק המטפלות והחינוך לגיל הרך. מסקנות הוועדה

פרטיים; על מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אוריאל בוסו, אורי מקלב, אופיר סופר, שלמה קרעי וגבי